אנחנו מקיימים היום דיון על נושא של סגירת שדה התעופה שדה דב, שרבים מאיתנו סבורים גם אני בתוכם שהמשמעות של העניין הזה הוא נזק בלתי הפיך לעיר אילת. במדינה נורמלית, כמו שאנחנו, לא יכולים לאפשר את הדבר הזה. היא לא יכולה לאפשר את המציאות הזאת שיש יישוב שנמצא בקצה הדרומי של המדינה, ובעצם הוא מוקף בשלוש מדינות, גם בירדן, גם במצרים וגם בסעודיה, ואם המשמעות תהיה כפי שאנחנו רואים שמסתמן כבר עכשיו שיש פחות אנשים שיבואו, כנראה שגם פחות אנשים יבואו לגור, אבל יבואו בוודאי פחות ליישוב, המשמעות של העניין היא משמעות קריטית

חלק מהחברים גם ביקשו ממני לקיים דיון על זה גם כשאנחנו נמצאים בוועדה זמנית וגם בתקופה הזו שאנחנו מצויים במציאות שבה המדינה כמעט משותקת, כמעט לא מתפקדת, שעל זה אפשר להצטער בנפרד. זה דבר שהוא חמור מאוד. יש אצלי על השולחן דברים שצריך לקיים עליהם דיונים, ואנחנו לא יכולים לקיים אותם בגלל שאנחנו מדברים על פגרת בחירות. אז זה ייאמר לזכותם גם של יושב-ראש הכנסת וגם של ועדת ההסכמות שמייד נתנו אישור לקיים את הדיון הזה. אני לא שמח על הנושא, אבל שמח על זה שאנחנו יכולים מייד להתייחס לעניין. הממשלה יושבת על העניין הזה. הם לא מעבירים לנו את חוות הדעת מכיוון שהם עדיין במהלך דיונים. אבל יש קודם כל את הדבר הראשון לפני שאנחנו נכנסים לשאלה המשפטית, שהיא שאלה קשה, על בעלי הקרקעות שם, ואני לא מכנה אף אחד בשמות. ראיתי בעיתון ויכוח מי הטייקונים, האם הטייקונים הם אלה שצריכים את הקרקעות, אלה שצריכים לנסוע, מישהו שחולה וגר באילת ואין לו שום אפשרות, אלא הוא צריך לנסוע, והוא צריך לנסוע דרך

אז לא חשוב לגבי הטייקונים, לגופו של עניין. בכל מקרה, גם אם ההחלטה היא שסוגרים את שדה דב ומעבירים אותו כדי לבנות שם את הבניינים והדירות שעליהם מדובר, מדובר על כמה שנים. לא מדובר על דבר שקורה היום או מחר. ולסגור ב-1 ביולי את שדה דב זאת פשוט מדינת חלם, ואי-אפשר לעשות את הדבר הזה. הגמרא אגב אומרת בארמית "אקדומי פורענותא לא מקדמינן". לא מקדימים את הפורענות בשעה שעוד אפשר לחיות נורמלי. למה צריך לעשות את זה מוקדם? יכול להיות שבתקופה הזאת שאנחנו יכולים להגיע אליה, שבמשך השלוש שנים האלה נגיע להסכמות, יכול להיות שנגיע לפתרונות, יכול להיות שנגיע לאפשרות אחרת מאשר האפשרות הזאת שבה סוגרים ואילת סובלת סבל רב. אני מקדם בברכה את ראש עיריית אילת,

אנחנו לא רוצים שתתחיל לבוא לפה פחות בגלל ששדה דב סגור.

באילת, זה נכון, ראיתי שאתה מעדיף. נדרשנו לעניין של אילת בכמה נושאים שקיימנו בהם דיון, גם בנושא של קצא"א, גם בנושאים נוספים שאילת קשורה בהם, וזה קשור גם בנושאים ביטחוניים, אבל גם בנושאים כלכליים מאוד משמעותיים. אני שמח שעזרנו בעניין הזה. אנחנו לא לוקחים קרדיט על שום דבר. האחרים הולכים ומצטלמים, אנחנו לא. נכון, מיקי? ולא במקרה אחד.

אנחנו שמחים על התרומה שתרמנו בעניין הזה. אני מבקש לתת לראש העיר להתייחס; לאחר מכן יושב-ראש ועדת הפנים לשעבר, שביקשתי ממנו לבוא כדי שיתקיים דיון. אני קורא את הוועדה לסדר כי יש שני יוזמי דיון, חבר הכנסת אשר ואני, על-פי הפרוטוקול אנחנו פותחים. בסדר, יש עוד יושב-ראש. ניתן לראש העיר. אנחנו פותחים.

צריך לתת לו בגלל שהוא קיים דיון בוועדה.

לתת לקיש? מה זה? היינו ביחד בכל הדיונים האלה.

אנחנו בבחירות, זה יותר חשוב להם עכשיו. בסדר, הבנתי. אדוני ראש העיר. אני אוותר לקיש. שיהיה מיקי, אחר כך קיש, ואחר כך אני. נכבדי היושב-ראש, חבריי היוזמים, תודה רבה על כינוס הישיבה בעת הזו. אני רוצה, ברשותך, אדוני היושב-ראש, מאחר שאני,

איש הציבור הכי ותיק סביב השולחן הזה, אני כבר 26 שנים, אז אני רוצה - - - עם כל הכבוד - - - עצבנת את היושב-ראש כרגע. דרכת על מוקש שאתה לא יודע מה - - - עם כל הכבוד, נכנסתי לכנסת בתשמ"ט 1988. אני מתנצל. הוא זוכר את נח בתיבה, אתה מתחרה איתו? את נח אני לא זוכר, אבל את התיבה אני זוכר. אני רוצה,

משהו בנימה האישית, כי ברור לכם שהאירוע הזה הוא אירוע שכבר נכנס גם לתחומי הרגש שלנו, והוא מאוד מאוד עמוק בתוכנו. ואני מצטער אם אני קצת מתרגש, אבל הדיון הזה הוא דיון כבד מאוד. אני רוצה להגיד משהו בנימה האישית, ברשותך, אדוני, חבריי חברי הכנסת. אני מכהן בתפקידי זו השנתי ה-26 כאיש ציבור ושנתי ה-16 כראש עיר, וקודם לכן הייתי שנתיים סגן ראש עיר. רק לפני שישה חודשים נבחרתי בבחירות מסודרות ודמוקרטיות בפעם הרביעית להוביל את העיר אילת. אני מניח שהציבור חושב שאני יכול לייצג אותם נאמנה ואת צרכיהם על מנת להשביח את איכות חייהם. אני רוצה להגיד משהו בנושא המאבק, ואני אגש לגופו של עניין. ביום שני האחרון בשעה רבע לשש בבוקר פתחתי עיתון אחד, יש איזו אפליקציה שאני יכול לראות, וראיתי ששמי מככב על עמוד שלם בעיתון מעריב. הלכתי לעיתון ידיעות ואני רואה ששמי מככב על עוד עמוד, ואני הולך אחרי זה לעיתון ישראל היום ועוד עמוד, ואחרי זה בעיתון כלכליסט עוד עמוד. ארבעה עמודים הקדישו מי שהקדישו, אותם נאמנים, לנסות ולעשות לי דה-לגיטימציה, לבחון את מנהיגותי, לזלזל בה, ולהגיד תבחן את עצמך מחדש. אני חושב שזה דבר לא ראוי שיושבים אנשים עם אדנות ופטרונות. הייתה תמונה שלך? נכתב מאיר יצחק הלוי פונים אליך, תגלה מנהיגות.

חמור מאוד. מה זה בלי תמונה? אדוני היושב-ראש, לא בכדי אני פותח באירוע הזה.

לא כבודי כאן. ממש לא כבודי הוא כאן. ההפך, אני מקבל פה פרסום מדהים. אני חושב שמעצם העובדה שיושבים במגדל השן אנשים שמרגישים אדנות ופטרונות, יכולים לייצר לי דה-לגיטימציה, זה פשוט דבר אני פה אומר ליועץ המשפטי לממשלה ולגורמים, אנא הגנו עלינו, עלינו זה אנשי ציבור, זה לא מאיר יצחק הלוי. זה דבר שמבחינתי בלתי לגיטימי לחלוטין. לגופו של עניין, שדה התעופה שדה דב מהווה עורק חיים לעיר אילת כתחנה המרכזית היחידה שיש לעיר אילת. העורק הזה הוא עורק שגם דואג לכלכלתה משום שבו טסים מיליון איש, מתוכם מס' תיירים לא מבוטל. בעורק הזה כל שנה 80,000 טסים רק כדי לקבל שירותים רפואיים. נבחין עוד פעם, 80,000. תקשיבו למס', זה מס' מטורף. אני יכול להגיד לכם שמעל ל-150 אנשים כל יום טסים מכל הקופות כדי לקבל שירותים. ובשונה ממה שנאמר בתקשורת, אני לא מספסר בחולים. האם אתה נוסע לפה או נוסע לשם? מתחילים להכווין לי. פשוט ציניות בהתגלמותה. יש כאן את תושבת העיר שחולה במחלת הסרטן. איך היא ראתה את התמונות המזעזעות שמספסרים עכשיו בזמנים, האם היא תגיע תוך רבע שעה, תוך 20 דקות, זילות בהתגלמותה. אני שואל אם זה היה נכון לגבי תושבים באזורים אחרים, אם גם כך היו מתייחסים, עוד רבע שעה, פחות רבע שעה, זה איום ונורא. לגופו של עניין, אדוני, חבריי, השדה הזה, וזה מה שאמרנו בצורה הברורה ביותר, שיצא לתוכניות על-פי מה שמדינת ישראל החליטה, מינהל מקרקעי ישראל ביחד עם עיריית תל אביב.

התוכנית נמצאת עכשיו בשלב של הפקדה בתוך תקופת ההתנגדויות. אומר את זה מי שיושב כבר 20 שנה בוועדות תכנון ועשר שנים במועצה הארצית לתכנון ובנייה, כך שעליי אי-אפשר לעבוד בתהליכים שצריך גם אם יש וותמ"ל, וגם אם יש תת"ל, וגם אם יש כל מיני המצאות כאלה כרגע התמונה אומרת שאתם נמצאים בשלב של ההתנגדויות.

רק לפני שבוע אפשרו עוד חודש להגשת התנגדויות. המהלך הזה,

מי שלא מכיר את חוקי התכנון והבנייה, גם אם יתאמצו ויש לומר שמתאמצים, עוד לא ראיתי את מדינת ישראל עובדת בניסיון כל כך מהיר גם אם יתאמצו זה ייקח, לטעמי, לפחות שנתיים ימים.

אני עדיין מדבר על השלב של דיון על ההתנגדויות. ואחרי זה בא השלב הבא שצריך לתכנן את האזור. ובשלב הבא צריך לבנות את היחידות הקרובות, שזה 4,400, אם אני זוכר נכון. צחי, תתקן אותי אם אני טועה. 4,800. 4,800. ההפך, זה מצוין. תודה, צחי, על התיקון.

בחלק הדרום מזרחי של המתחם. אתם יודעים מה זה החלק הדרום מזרחי?

כדאי שתדעו את הדברים. זה הטרמינל העכשווי ואזור החניון מאחור. זאת אומרת שזה שטח שלא אמור להפריע כלל ועיקר לתפעול השדה בעת הזו.

כמו שאמרתי, כבר ציינו מעל לשלוש-ארבע-חמש שנים. עכשיו אני שואל את הנחפזים והנמהרים ואהבתי מאוד את מה שאמרת, הבאת את זה מהתלמוד למה אתם ממהרים?

תקשיבו, הם הולכים לעשות בדיקות שטח, בדיקות קרקע.

מה זה בדיקות קרקע? אז אני אספר לכם מה זה בדיקות קרקע. טרקטורים.

מביאים את המשאית הזו עם - - - איזה טרקטורים? זאת מקדחה בקוטר הזה, מיקי, אתה שומע?

נכנסים, מוציאים, בודקים, שולחים את זה למכונים רלוונטיים, ובוחנים מה מצב השטח.

רוצים לנקות את השטח, אין שום בעיה, תנקו את כל מה שנמצא צפונית לשטח שאתם עכשיו הולכים לבנות בו,

יש גם את רשות העתיקות. מאיר, יש שאלה חשובה, מהו פתרון הקבע מבחינתכם? יש לזה משמעות גדולה. תן לי, מיקי, אני כבר אשיב לך.

מיקי, אשיב לך. בעת הזו, מאחר שעוד אין חלופה לתושבי אילת, לכלכלתה, לבריאותה יש כאן תלמידים אצלי ממועצת נוער מאחר שאין חלופה הצעתי, כתבתי מכתב מסודר לראש הממשלה, מנה אנשים רלוונטיים. אני הצעתי דרך אגב שני אנשים, אחד מהם יושב פה, ד"ר שוקי אמרני שהיה יושב-ראש המועצה הארצית לתכנון ובנייה, והצעתי את אביגדור יצחקי. אני לא מיניתי אותם, מינו אותם בממשלה, לא אני. תמנו אותם, תנו להם שנה עבודה, שיביאו את החלופות. אני חותם עכשיו שאני מקבל כל חלופה. מה יותר מזה? אבל לפחות אנחנו יודעים שיש לנו חמש-שש שנים להתארגן. תקשיבו, ביום שני ב-1 ביולי 2019, אדוני, יתחיל כאוס שמישהו יצטרך לתת דין וחשבון על מה שקורה. ולכן אני מבקש בכל לשון של בקשה, תעצרו רגע, תקבלו החלטה שנותנים פה גרייס של התארגנות, תמנו אנשים שהם אנשים מקצועיים, הם לא אנשים שלי, ולא אנשים שלנו, עוד כל גורם אחר, אני לא נכנס לסוגיה הזו, שיביאו את ההמלצות שלהם, ועד אז תניחו לנו. תודה רבה.

אני מבקש, משום שלא עומד לנו כל הזמן, להתמקד בנושא של פתרונות, בהצעות שמציעים, בגלל שנצטרך להעביר את זה גם לראש הממשלה, וצריך להעביר את זה גם לאנשים שעוסקים בעניין. מיקי לוי, בבקשה.

תודה רבה, אדוני. ביקשתי את הדיון יחד עם חבר הכנסת אשר במכתב ששלחתי אליך ב-6 במאי, וההיבטים שלנו, מכיוון שמדובר בוועדת הכספים, הם בעיקר היבטים כלכליים. כמובן שיש היבטים נוספים ביטחוניים, שאולי האלוף חבר הכנסת טל רוסו ייטיב ממני להסביר או חבר הכנסת יואב קיש גם בנוסף לתפקידו כיושב-ראש ועדת הפנים, בשל עצם היותו טייס הוא יכול להסביר יותר טוב את החשיבות של השדה הזה, ואולי חבר הכנסת סיגלוביץ' שהיה תושב אילת והיה מפקד התחנה במקום יכול להסביר כמה חשוב העניין הזה במרחב אילת.

אין בכלל ספק ששדה התעופה שדה דב הוא בלון החמצן, תרתי משמע, של העיר אילת, גם בלון חמצן כלכלי, גם בריאותי, ואפשר להרחיב את העניין הזה, אין לי עניין. הפגיעה הקשה בתיירות היא כבר עכשיו, ואנחנו חווים ירידה בתפוסת בתי המלון, יש נתונים במשרד התיירות. אני לא רוצה להגיד לך כמה פעמים ישבה הוועדה הזו בראשותך כדי לדון בנושא אבטלה ופיטורים, וזה מה שיקרה לנו אם הנושא הזה יגיע חזרה לפתחנו, בנוסף לפגיעה בבריאות של תושבי אילת שזקוקים להגיע למרכז. מה עוד שיש פתרון מבלי לפגוע בהחלטת בית המשפט. אפשר להזיז את הטרמינל עכשיו, לחכות עד שהרישיונות יצאו לדרך, עד אז נוכל למצוא פתרון. אני מעורה בפתרון הן של ראש העיר אילת והן של ראש העיר תל אביב. אפשר להשאיר את השדה הזה עם פגיעה מינימלית בתוכניות לעתיד, ואין לי כוונה להתעמת עם החלטות בית משפט, אני מכבד אותן כמו שאנחנו מכבדים. ראש הממשלה, אדוני, בכובעו כשר הביטחון יכול לעצור את התוכנית הזו מטעמי ביטחון בעוד דקה וחצי, בנוסף להיבטים שאמרתי.

תודה רבה. יואב קיש, בבקשה. אם לא נעשה דבר בבית הזה אז החל מה-1 ביולי סדר גודל של כעשרה ימים, במשך שנים, אני אומר את זה לכל מי שנמצא פה בחדר שדה דב יהפוך להיות מטרד ציבורי, הוא יהיה שומם,

מוכה נחשים במשך שנים, ונצטרך לטפל בנושאים סביבתיים במקום הזה.

את זה אני אומר לך עובדתית לאור ניסיון של כל מי שנמצא פה. לשם דוחפים אותנו בעלי הקרקע. אז אני רוצה להגיד דבר אחד לבעלי הקרקע. אנחנו מכבדים את החלטות בג"צ, למי שהיה ספק. כל האירוע הזה נובע מהחלטות סדורות של בג"ץ. ואנחנו לראשונה גם בחקיקה נגדיר את זכויות בעלי הקרקע, ובעלי הקרקע לא יחסרו דבר. מה הסיבה שהם מתנגדים למהלך של הבית הזה? דרך אגב, הוא מאוחד על כל הקשת הפוליטית. מה הסיבה שהם נלחמים בעניין הזה? הם נלחמים כי הם רוצים להכניס את הכסף כבר לכיס. ברגע שנסגר אז הם יודעים שעכשיו זאת רק שאלה של זמן גם אם ייקח חמש שנים, זה לא כל כך מטריד אותם. הבעיה שלהם זה שהם אולי לא מאמינים למדינה שאומרת או לחקיקה שאומרים

ואז הם חוששים, הם אומרים: אז בואו תסגרו עכשיו כי אני רוצה. אבל לא ייחסר. הם לא יחסרו. ואמרתי שלראשונה. עכשיו שאלת מה אפשר לעשות. אני רוצה להגיד מה עשינו בוועדת הפנים. היו לנו כמה גלגולים, ויש פה שותפים גם למהלכים שם.

רק לגביך, על הנושא הביטחוני, זה באמת היה נושא שאני חושב שמהותית זאת תקלה בתקופה הזו לשתק שדה ואיזושהי יתירות תשתיתית למדינת ישראל. משרד הביטחון לא חושב כמוני, והעביר המלצה לא ראיתי את ההמלצה, לפחות ככה נאמר לי, אז אני שם את זה בסוגריים שכביכול מבחינתו הוא מוכן לוותר על השדה. אני לא יודע עכשיו איזה לחצים הופעלו, אני לא יודע כמה כספים היו באירוע הזה, אבל אין לי ספק וכל אדם מבין את זה אם יש לך עוד שדה או אין לך עוד שדה בעולם של תק"קים ומדויקים ברור שהמוכנות הביטחונית שלך נפגעת.

איך הם מסתכלים ואיך אם ריבעו את המעגל אני לא יודע, אבל היום ראש הממשלה כשר ביטחון לא יכול לקבל החלטה ביטחונית שאומרת - - - אנחנו נשמע אותם בהמשך. מנכ"ל משרד הביטחון היה צריך להיות, הוא התנצל, והחברים האחרים יהיו פה, והם פה והם יגידו. אני רוצה להגיד מה כן אפשר לעשות. קודם כול הנושא עבר בחקיקה ומחייב תיקון חקיקה, ואת זה צריך להבין, ונצטרך כבר בתקופה הקרובה לגשת לתיקון חקיקה. מי שמוביל את המתווה ומגיעות לו באמת ברכות, לפחות לתפיסתי על העניין, זה השר החדש בצלאל סמוטריץ' שפועל מול כל הגורמים הממשלתיים ומכנס בתחילת שבוע הבא,

דיון דחוף בעניין. הכוונה שלו היא להוביל בחקיקה ממשלתית שתגיע לבית הזה בהקדם את המתווה שישמר, את השארת השדה עד שיהיו היתרי בנייה, בכפוף לכך ששומרים על הזכויות של בעלי הקרקע. זה בעצם המתווה וזה מה שאמור לשמר. אני יכול להגיד לך שניסינו לעשות את זה בממשלת המעבר הקודמת לפני שהלכנו עוד פעם לבחירות,

נא יתכבדו חברי הכנסת בכנסת הבאה ויחליטו את החלטתם.

הגענו לנקודת הזמן הזו. ואני אומר פה ליועץ המשפטי לממשלה שאי-אפשר לדחות ואי-אפשר לסרס את הממשלה יותר, וזה לא משנה, עכשיו יש לנו כנסת ויש לנו ממשלה, אומנם ממשלת מעבר, אבל הם הגורמים שיחליטו ויממשו את סמכותם בעניין. אי-אפשר להגיד: בוא נחכה לכנסת הבאה. זה לגבי הייעוץ המשפטי. לאוצר, אני גם רוצה להזכיר, הרי הייתה חקיקה שדיברה על טרמינל זמני, אני לא יודע אם אתה מכיר את זה,

מכיר, מכיר. זה מוסמס לחלוטין. האוצר לא רצה להוציא את ה-60-50 מיליון שקלים האלה. דודי אמסלם העביר בתקופתו עוד לפני שהיה יו"ר הקואליציה את החקיקה הזו בוועדת הפנים. האוצר מעולם לא בנה טרמינל זמני ולא העביר כספים, וכל פעם דחו ודחו. יכול להיות שאם היה לנו כבר טרמינל זמני אז היום היינו בעולם אחר והעסק היה יותר פשוט. זאת הייתה הכוונה, למסמס את זה.

אז גם לאוצר אני אומר, אתם דאגתם להביא אותנו גם לנקודה הזו, ובסופו של דבר ההחלטה היא החלטה שהממשלה צריכה להוביל בחקיקה מהירה. והבית הזה כולו צריך להתכנס למהלך הזה שעושה שני דברים. אני בזה מסכם. וזה חשוב, זה המסר המרכזי. אנחנו לא פוגעים בזכויות בעלי הקרקע לפי החלטת בג"ץ, ואנחנו משאירים את השדה, את עורק החיים הזה חי ונושם לשנים הקרובות, ובמקביל עובדים על פתרונות לאילת בעניין הזה.

רק הערה לגבי מה שאמרת, ואמרת נכון, אבל שתדע. אתה בטח יודע את זה שהיועץ המשפטי לממשלה אמר: תחכו, יהיו בחירות, ואתם תוכלו לחוקק.

הוא אומר: גם לא בוער לכם שום דבר מכיוון שזה היה במאי, ועד יולי יש לכם זמן. היום אנחנו בזמן שאין זמן.

אז לא הבנתי כל כך.

זה מה שהתכוונתי. הוא חסם אותנו אז מחקיקה מהסיבה הזו, והיום זה לא רלוונטי. מאה אחוז, זה בסדר, אבל היום אין ברירה.

לאור החזרה לבחירות. הוא לא חזה את הבחירות החוזרות. אף אחד לא חזה. אגב, גם אנחנו לא חזינו. אף אחד לא חזה. כן, אף אחד לא חזה. מי שחזה אותן זה היה רק ליברמן. הוא היחידי שחזה אותן. חוזה המדינה. לא אמרו לכם לא לרדת עליו? קארין, מה שקורה זה שעכשיו אין לנו ברירה. עכשיו זה זמן הכרעה.

מכיוון שאם לא תהיה החלטה בעשרה ימים האלה המציאות תהיה ששדה דב ייסגר. לא חשובות הסיבות.

אבל יש תמימות דעים בבית הזה, אז אני מבינה. אני חושבת שהגענו לאיזושהי נקודה שהיא באמת ראויה לציון, שבה כל סיעות הבית מסכימות על העניין הזה. כל שנותר הוא להתחיל לעבוד על זה. בסדר, הרי על זה אנחנו דנים. גבירותיי ורבותיי, אני מבקש באמת להצטמצם בגלל שאני רוצה לשמוע את נציגי המשרדים, גם את האורחים. יעקב אשר, בבקשה, אחרי זה אורית פרקש. קודם כל התפלאתי שלא אמרת שום דבר לראש העיר על זה שביתד נאמן לא הייתה תמונה שלו וכותרת ראשית על העניין הזה. דווקא יתד נאמן בעדך, לא יודע, צריך לבדוק את זה. אם זה לא היה עצוב הייתי צוחק. אדוני היושב-ראש, יושבים כאן כמה וכמה חברי כנסת שלא התעוררו עכשיו כשזה עלה לכותרות, אלא קיימנו עשרות, לא יודע אם עשרות, אבל כמה דיונים כבדים מאוד בתקופה האחרונה - - חמש שנים. - - בשנים האחרונות, כולל בדיקה של חלופות, כולל הצגה של חלופה שהייתה בוועדת הפנים, החלופה של עיריית תל אביב, שבעצם משאירה גם את הפרויקט, מצמצמת אותו, אבל משאירה גם את החלופה של שדה דב. אבל אני רוצה להבהיר דבר אחד. יש פה איזה בלבול. הסוגיה המרכזית פה היא לא הזכויות של בעלי הקרקע. ואני גם לא אוהב את זה, כמו שאמר היושב-ראש, לא כולם טייקונים, יש אנשים שיש להם את פיסת הקרקע שלהם וכו', וזאת זכות קניינית שלהם. אף אחד לא רוצה לפגוע, אף אחד לא יפגע, וגם אף אחד לא צריך לעכב, ולא עליהם ולא עלינו הם צריכים להלין. הסוגיה פה, אדוני היושב-ראש, והיא אולי גם לא בכדי יצאה עכשיו בוועדת הכספים, כי היא בעצם סוגיה כלכלית של החלק של המדינה בפרויקט הזה, שזאת גם סוגיה לא פשוטה. אבל כלכלה זה גם דבר חשוב, מי כמוך יודע את זה. אבל שלא ינסו להטות את זה כאילו מישהו מנסה ללכת נגד האנשים שמגיעות להם הזכויות. הסוגיה כרגע היא בעצם זאת שהמדינה משלמת ואולי תשלם מחיר על ההתנהלות הלא חכמה שלה לאורך כל הדרך בתכנון הזה. כשמישהו בא ומתכנן מקום, ויש שם שטחים שהמדינה רוצה לשווק,

מספיק חלופות למצוא שטחים אחרים שהמדינה יכולה לשווק כחלק מהתוכנית הזאת. ווודאי שהדבר המרכזי שנמצא כרגע, שוב, לצערנו בדקה התשעים, זה שבאמת החלק הזה של אפשרות להשתמש בשדה כרגע עד שהתב"ע הזאת תקודם, עד שיהיו תוכניות, עד שיעברו את כל המסכתאות שאנחנו מכירים היא ודאי תיקח כמה שנים טובות. אבל אני אומר שגם בכמה שנים טובות האלה יהיה זמן מתאים לעשות את מה שהמדינה התעלמה מלעשות לאורך כל התקופה הזאת, לחפש חלופות. כי מה זה משנה למדינה אם היא מוכרת קרקע של 50 דונם במקום מסוים או במקום אחר. תואיל המדינה ותחפש מקום אחר. היא תצטרך קצת יותר כי שווי הקרקע שם הוא יותר גבוה. נכון, אנחנו יודעים את ההבדלים, והמדינה תמצא את הפיצוי הכספי לעצמה בעניין הזה. אבל בעצם פה מדובר על קרקע ששירתה עיר, שמישהו החליט להקים אותה לפני מתי הקימו את אילת, אדוני ראש העיר? ב-1949. ב-1949 מישהו החליט להקים בסוף העולם עיר, כנראה שהייתה לזה אסטרטגיה, כנראה שהייתה לזה משמעות. מדינה צריכה להתפרס על שטחיה ולא להיות במקום אחד. אז מישהו שקבע שם עיר ורוצה שהעיר הזאת תתפתח כלכלית ורוצה שלעיר הזאת אני מסיים, אדוני יגיעו אנשים, ויהיו אנשים שגרים שם, שלקחו על עצמם איזושהי ריזיקה, כי לגור במקום כל כך רחוק, גם מבחינה בריאותית, גם מהרבה מאוד בחינות זה סיכון לא קטן. ואנחנו רוצים לחבר אותם ככל האפשר. אז הולכים וסוגרים את החמצן שלה בגלל קהות חושים של תכנון לא נכון של המדינה במשך שנים, והתעלמות בשנים האחרונות.

הברקס הזה שאנחנו מבקשים עכשיו לשנתיים-שלוש הוא גם בשביל להרוויח לפחות עוד שנתיים-שלוש של חמצן לעיר הזאת, וגם להיכנס לתוכנית של חלופות. ואפשר למצוא חלופות בלי שהמדינה תפסיד בסופו של דבר שקל אחד, בגלל שגם משטחי הציבור שהמדינה נותנת היא מפסידה כסף. שדה התעופה הזה הוא שטח ציבורי לשימוש הציבור.

אני מאוד מבקש לקצר אם אפשר, בגלל שאנחנו רוצים לקיים את הדיון גם עם המשרדים. אורית פרקש; ואחריה מיכל שיר; ואחריה מיקי זוהר. אורית, בבקשה. אדוני היושב-ראש, בשונה מחברים אחרים אני חברת כנסת צעירה, אבל יותר מדיי דיונים בוועדה הזאת - - גם אנחנו צעירים. סליחה, צעירה בוותק. לא חשוב, בואי נתקדם. אני נמצאת לא בדיון ראשון בוועדת הכספים, וכל פעם אנחנו באותו אירוע של כיבוי שריפה. הנושא של שדה דב לא צריך להתנהל בצורה הזאת שביולי עומדת חרב מעל ראשנו. ויש דוח מבקר המדינה, תלוי ועומד מאז שנת 2015, שמבקר בדיוק את העובדה הזאת שהנושא הזה טופל ברמה הצרה של תזרים מזומנים ולא ברמה הלאומית של מה זה עושה לעיר אילת, מרכז התיירות או פנינת התיירות המרכזית בישראל, ולעשרות אלפי תושביה. בנוסף, אתם יודעים שהרקע שלי הוא עולם התשתיות, הייתי 20 שנה בעולם התשתיות. קשה לי לראות שבהחלטה הממשלתית בנושא הזה מתעלמים מהחשיבות של שמירת היתירות בתחום התעופה. בטח כשקראתי הרבה מאוד מסמכים מגורמים כמו גיורא איילנד וגורמים ביטחוניים מהרבה מאוד שנים של ניסיון ביטחוני שבעצם מתריעים, בטח במתקפות הטילים שחווינו ועם כל האיומים שאנחנו רואים, שבעצם ההחלטה הממשלתית בנושא שדה דב לא לקחה את הדבר הזה בחשבון. אני רוצה לתת גם עוד נקודה. אילת כאילת נחשפת היום לתחרות מעקבה, לתחרות מהשוק הבין-לאומי עם העובדה שכל התעשייה של התיירות ישראלים הולכים הרבה יותר לתיירות חוץ - - השמיים הפתוחים. - - בשמיים הפתוחים.

ובנוסף, כמו שחלקכם חוששים, ואני חושבת שהחשש הזה עלול להתממש, אנחנו עלולים בוועדה הזאת למצוא את עצמנו אחרי הבחירות דנים גם בביטול הפטור ממע"מ באילת. אני שואלת איפה הממשלה יושבת בהחלטה הזו בכל המסמכים שקראתי, וקיבלתי הרבה מאוד מסמכים שמעלים סימני שאלה על ההליכה הזאת עם הראש בקיר לפתרון לא מאוזן. הוא אומר ייקוב הדין את ההר, ואנחנו הולכים רק על הסיפור המאוד מאוד צר של כסף עכשיו ומייד. לפגוש את הכסף בטווח קצר בלי לתת איזהו דבר קצר טווח, ובלי לראות את הפתרון ארוך הטווח ולראות את כל השיקולים גם לעיר אילת. הניסיון שלי מלמד שכשהולכים על כסף קצר טווח ולא בודקים את המחירים החברתיים והכלכליים ארוכי הטווח, בסוף אנחנו משלמים מחירים מאוד מאוד כבדים. מה את מציעה? אני מציעה ומצטרפת לקריאה פה שבאמת חורגת מהסיעות לאן אנחנו רצים? לסגור את האירוע הזה ב-1 ביולי. אני רוצה לציין את מה שנאמר לי ונמסר לנו, שאנחנו כבר יודעים, שנתוני התיירות לאילת ירדו בצורה דרמטית של עשרות אחוזים, צריך להגיד את זה.

ואם אנחנו כבר יודעים, ואנחנו לפני עונת הקיץ והתיירות הבוערת, אז אני מציעה שנייצר איזשהו מתווה שנותן לנו איזושהי שהות לדון בזה. ועכשיו אני רוצה להתייחס לנקודה האחרונה,

שקשורה לעבודת הוועדה. קראתי הרבה מאוד חומרים - - - אפשר לא לעשות את זה עכשיו אלא יותר מאוחר? זאת דקה אחת. בגלל שאני כל הזמן התלבטתי האם לתת לחבר כנסת או למישהו מהמשרדים.

אבל אני נותן לחברי הכנסת. זה חשוב.

ועדת הכספים היא ועדה חשובה ביותר. די נדהמתי לראות שלקראת הדיון בוועדה הזאת בעוד שקיבלנו הרבה מאוד חומרים מכל הצדדים שנוגעים בדבר, מהממשלה לא קיבלנו מסמכים כתובים, אדוני היושב-ראש. לא קיבלנו את חוות דעת משרד המשפטים. משרד הביטחון. משרד הביטחון. מה משרד המשפטים? אנחנו יודעים מה משרד המשפטים אמר. לא קיבלנו חוות דעת כתובה של משרד האוצר.

האוצר אומר שהמדינה תפסיד 12 מיליארד שקל. - - - 12 מיליארד. אמרתי מעט מדיי?

24. אני בכל זאת רוצה להעלות נקודה שדורשת טיפול, ואנחנו נטפל בה, ברשותך, בהזדמנות הנכונה של לייצר סנקציות בתקנות על אי מתן נתונים. חבר ועדת הכספים לא יכול לקבל החלטות בסוגיות כאלה, ומשרד האוצר, כשהוא מפריח מספרים או נותן נתונים אנחנו זכאים ורשאים לקבל מסמכים רציניים בנושאים כאלה.

אנחנו נמצאים בתקופת חירום, אנחנו לא נמצאים בתקופה של סדר בעניין הזה, ולכן הייתי יכול לא להיכנס לעניין הזה ולהגיד שנחכה לניירות של משרד הביטחון ושל משרד האוצר. אני יודע שבתוך עשרה ימים נצטער על זה ונבכה על התופעה הזאת שהיא נוראה, אז עושים את זה ככה. ביקשתי ניירות, הם לא רוצים לתת.

זה סוד מדינה. למה זה סוד מדינה? אני אסביר לך אחר

אבל על זה בדיוק צריך לייצר סנקציות. מיכל שיר, ואחריה מיקי זוהר. באמת אם אפשר בבקשה בקצרה בגלל שאנחנו צריכים לדבר עם המשרדים. מיכל שיר.

מדינת ישראל משקיעה מאמצים עילאיים כדי לראות איך היא מחברת את הפריפריה למרכז, ואיך מייצרים מקומות תעסוקה בצפון ובדרום כדי לחבר את האזרחים שם למקומות תעסוקה, לתיירות, כדי שהמדינה הבאמת לא גדולה שלנו תצליח להתחבר מצפון ומדרום. כי הרי זה מחדל שאין בינינו כל כך קשר לצפון ולדרום. ועכשיו המדינה בעצם אומרת: אני רוצה לנתק את העיר אילת

במקום ללכת על תוכנית חלם, ואנחנו הרי הפכנו מדינה ב-70 שנה למעצמה, אז אי-אפשר לקחת את התוכנית הזאת ולבקש, כפי שאמר כאן ראש העיר, להמתין את שלוש-חמש שנים האלו ולחשוב על פתרון יצירתי? אני חושבת שאדרבה, ברגע שזה מוגבל בזמן ואומרים: חבר'ה, תוך ארבע שנים חייב להיות פתרון יצירתי, ימצאו פתרון יצירתי.

כי יש לנו את מדינת ישראל כעדות, כשאנחנו רוצים וכשלוחצים עלינו אז אנחנו משום מה מצליחים לעשות את זה.

ואני מצטרפת כאן לקריאה של שאר חברי הכנסת, של שאר הסיעות,

אפשר לקחת שלוש-חמש שנים להמתין ולמצוא פתרון ראוי עבור תושבי אילת, לא רק עבור החולים, זה גם עבור שאר האזרחים שחיים שם. אתה לא חייב להיות חולה כדי שיהיה לך שדה שמחבר אותך למרכז בצורה ראויה ואיכותית.

תודה רבה. מיקי זוהר. שלום וברכה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, והנציגים השונים, תראו, הסוגיה הזו היא סוגיה לא פשוטה, צריך להגיד את הדברים בצורה ברורה וגם באחריות גדולה. כן, השטחים הללו הם שטחים מאוד מאוד משמעותיים מבחינה אסטרטגית למדינת ישראל, מבחינה כלכלית, וגם מבחינת פתרון לנושא הדיור, וצריך להתייחס לזה ברצינות מצד אחד. ומצד שני, לא פחות חשוב הוא הצורך של תושבי אילת להישאר בסיטואציה סבירה לחיות. אני רוצה להזכיר לכולם שאילת היא מקום מאוד מאוד מרוחק, אנשים שצריכים בסוף את העורק הראשי למרכז הארץ, ועל זה אין מחלוקת. אילת זאת גם ציונות גדולה. כן, נכון. לא להוסיף. ולכן אנחנו לא יכולים להפקיר את תושבי אילת באופן כזה. מהרגע שאנחנו יודעים שיש לפנינו סוגיה שמצריכה פתרון לשני הצדדים, פעם אחת לתושבי אילת, פעם שנייה למדינת ישראל, אנחנו צריכים גם להביא את הפתרון הזה בצורה חכמה ובראייה אסטרטגית קדימה. הווי אומר שברור לכולנו שבסופו של תהליך שדה דב יפונה ויוקמו שם בניינים ומגורים, את זה כנראה שאף אחד לא יכול לשנות. מה שכן אפשר לעשות זה לעשות את זה א', בצורה חכמה יותר ויעילה יותר גם מבחינת הפתרון לתושבי אילת, שנדע מה קורה איתם ביום שאחרי שדה דב,

ופעם שנייה, שזה לא פחות חשוב, זה התהליך. לא יכול להיות שיגידו בצורה שרירותית: זהו, נגמר, סוגרים את שדה דב, תתחילו לפתור את הבעיות שלכם ביום שאחרי. זה דבר שאין בו הגיון ואין בו אחריות כלפי תושבי אילת. ואת זה דרך אגב אומר גם ראש הממשלה. ראש הממשלה בעצמו אמר שהסיטואציה שנוצרה לא סבירה מבחינת תושבי אילת. לכן צריך לתת מענה בעניין הזה שבסופו של דבר יהיה כזה, ואני רוצה לפרט אותו, ומשם לדעתי גם צריכים להתקדם עם הצעת החוק, בדיוק כמו שאומרת עכשיו חברתי מיכל שיר.

פינוי השדה ייעשה בצורה הדרגתית, לא באופן מיידי; שתיים, תוך כדי עבודה על הכנת השדה, בדיקות קרקע וכדומה, השדה ימשיך לפעול כרגיל; שלוש,

קבוע לתושבי אילת, איפה הם נוחתים ביום שאחרי שדה דב, האם זה בבן-גוריון? ואנחנו יודעים שזה לא פשוט מבחינתם, או האם אנחנו מוצאים אתר יותר אטרקטיבי או בתוך שדה דב אם זה אפשרי או קרוב לשדה דב, שזה גם יהיה פתרון שיהיה במרכז הארץ אליו הם יוכלו להגיע. מניתי. ואני מקווה שגם הצעת החוק שתנוסח אני מניח שיואב קיש חברי ירצה להגיש אותה תמנה בתוכה גם את שלושת השלבים הללו: מה קורה היום ומה קורה תוך כדי התקדמות ומה הפתרון המומלץ לעניין הזה. תודה רבה. נמצאים פה נציגי הקרקעות מטעם בית המשפט? המנהלים מטעם בית המשפט?

אני יכול להגיד דקה וחצי איזה משהו לפני שהם מדברים? כן, אתן לך. נמצא פה מישהו? נמצאים כאן נציגים של משרד המשפטים? רגע, אשאל. אני לא הולך לשום מקום, קארין, אין לי מה לעשות. מישהו מהמנהלים מטעם בית המשפט שנרשמו לדיון נמצא פה? נציגי הגוש - - - תעשו לי טובה, תנו לי לנהל את הישיבה, אני יודע על מה אני מדבר. יש פה? אין. דודי, אתה רוצה לומר משהו קצר?

תראה, זה נותן לי איזושהי תחושת דז'ה-וו, את הדיון הזה עשיתי ב-2016 בוועדת הפנים. שנייה, התעצבנתי ולא שמתי לב. זה דבר חמור העניין הזה, מקיימים דיון בוועדת הכספים בכנסת, הגוף היחיד שעכשיו יכול גם לעבוד בצורה הזאת, והמנהלים מטעם בית המשפט לא אומרים כלום? לא באים? הם נרשמו.

הם מקבלים את הכרעתנו. הם לא מקבלים שום הכרעה. הם מקבלים כסף בשביל לייצג בבית המשפט,

זה לגיטימי. לא לגיטימי בכלל. לא לגיטימי. לגיטימי מה שהם מייצגים. מייצגים שייצגו, שיבואו ויגידו. זה שהם לא באו זה לא בסדר. למה הם לא באים להגיד? אני מתאר לעצמי. אבל אנשים שיש להם זכויות בקרקע הזאת כאן. אנחנו מדינה קטנה, עם כל הכבוד, לא הכול כסף. סליחה, דודי, בבקשה. זה נותן לי תחושת דז'ה-וו, כי זה הדיון שעשינו ב-2016 בוועדת הפנים. דרך אגב, גם הגשנו את זה בחקיקה. הקדשתי לזה עשרות שעות. על מה היה הדיון? אציע ופחות או יותר אסכם את מה שאמרו. את הסיפור התכנוני בוא נשים בצד. זאת לדעתי סוגיה מטריפה, מדהימה. גם הסיפור של כמויות הבינוי שדחפו לשם, אף אחד לא שואל בכלל איך הם יצאו,

נשים את זה שנייה בצד. בשנת 2016 רצו לסגור את השדה, זה היה החוק, ואת השדה הצבאי ב-2019. ואז שאלנו את אותה שאלה, חבר'ה, רק שנייה, אנחנו לא נכנסים כרגע לסוגיה מה יהיה, אבל אם בסופו של דבר השדה הצבאי מופעל, אז למה שלא נמשיך עם השדה האזרחי?

הרי בשלוש שנים האלה גם יהיו אנשים שיסיימו את חייהם, זאת תוחלת כל החיים של בן אדם. בן אדם בגיל 80 יכול להיות שכבר בדרך זה לא שנה, זה כל החיים שלו, זה שאר החיים בשבילו. לכן זה בדיוק המקום שאנחנו מגיעים אליו, וצריך להבין את מסגרת הדיון, אנחנו לא נכנסים כרגע למה שיהיה בעתיד, אלוהים גדול, נדון על זה. בסופו של דבר גם אם אתה רוצה מחר להתחיל להוביל את התכנון, אני אומר לכם את זה, אני בא מהסיפור המוניציפלי, זה לא קורה לא בשנה ולא בשנתיים. אז מה יקרה בדרך? בדרך האתר יקמול, יהיה מפגע תברואתי, יהיו שם נחשים, תנים, אנשים הומלסים, מה שאתה לא רוצה, פצע בתוך תל אביב. כמו שאם תעבור באזור הדולפינריום תראה איך הוא נראה.

לא עברת בזמן האחרון ליד הדולפינריום.

אין דולפינריום יותר, זה פארק מדהים. עברתי. וזה בעצם מתווה הדיון כרגע, וזאת ההחלטה שלדעתי אנחנו צריכים להוביל. עד שיצא ההיתר הראשון, אפילו פרק זמן לפני, אנחנו גם יודעים מה בעצם התהליכים שקורים בתוך העירייה, אז השדה יפונה. למה אנחנו עושים את זה? כי אני מניח שעד אז נרוויח קצת זמן, זה כמה שנים. עד אז אולי נמצא פתרון חלופי, ויכול להיות שזה יהיה נהנה וזה לא חסר. על הסיפור של החשיבות של השדה לאילת תל אביב אני לא רוצה לדבר, חבל לנו על הדיון. בדיוק. תודה רבה. מאחר שאני מסכים איתו אני מוותר על זכות הדיבור. אני מוותר על זכות הדיבור, מסכים איתו עם כל מילה. באמת הוא אמר דברים נכונים, מה יש פה לדבר בכלל. אני מבקש שיירשם בפרוטוקול שאני ביקשתי מהמנהלים מטעם בית המשפט, שהוזמנו וגם נרשמו, ביקשתי מהם לדבר כאן, להגיד לחברי הכנסת את עמדתם. אני מבקש שזה יהיה רשום בפרוטוקול כמו שהכול נרשם בפרוטוקול. אנחנו יודעי מיהם, נקרא להם. לא, אין לי פה שום דבר אישי עם אף אחד. גם לנו אין אישי.

אז אני קורא בפעם השלישית שיגידו את עמדתם. מנסחים עוד הודעה. לפני שקארין תדבר אני רוצה לדעת מי נמצא ממשרד הביטחון. ראש חטיבת התכנון. יש חוות דעת שאנחנו עדיין לא מקבלים אותה, ואני מבקש לדעת את עמדתכם בעניין הזה. תכף נשמע עוד חברי כנסת. הכיוון הוא לא למהר לשום מקום. אנחנו נמצאים במצב שבו גם אם נרצה לממש את הכסף, אני מבין שיש לכם גם קשר עם משרד האוצר, המשמעות של העניין היא עוד הרבה זמן, בינתיים שהשדה ימשיך לעבוד. בבקשה. לגבי המסמך, נדמה לי שאתמול ביקשו הנחיה והמסמך הועבר ללשכת השר לקבל אישור

העברתם את המסמך ללשכת השר, ואתם ממתינים לתשובה. העברנו את הבקשה ללשכת השר, ואנחנו מחכים לתשובה. השר זה ראש הממשלה. משרד הביטחון מתעתד להפעיל את השדה כאמור עד ה-1 ביולי. ב-1 ביולי אנחנו מיישמים את כל ההחלטות שהתקבלו במעלה הדרך ומפנים את השדה ומפסיקים לטוס משם. זה בעצם מה שיש לנו להגיד. אין לנו מעבר לזה. הנושא הביטחוני מבחינתנו - - - אבל הייתה החלטה, בחוק הייתם מחויבים לייצר סקירה. זה חוק שהעברנו בוועדת הפנים לפני פיזור הכנסת הקודמת, והייתם צריכים לתת לשר הביטחון ניתוח על הסיכונים הביטחוניים, לא כלכליים.

אני מדבר על המשמעות של אובדן תשתיתי של שדה תעופה. מנכ"ל משרד הביטחון העביר מסמך לשר שבו הוא עומד על הנתונים הביטחוניים. סיכומו של המסמך הזה הוא שהישארות בשדה דב כרגע יכולה לצייר לנו פגיעה.

פגיעה ביטחונית. אם תישארו בשדה דב? מה שנקרא הפוך על הפוך. לא הבנתי, אני אמור לשמור עליכם. בעצם הישארות של השדה האזרחי. אם הם טסים נטוס גם אנחנו משם. הם לא טסים, הם מפנים את שדה דב. אתה לא שומע? הוא אומר שיש לו בעיה ביטחונית שם. ועד היום לא הייתה סכנה ביטחונית? תספר לנו למה מאתמול זאת סכנה ביטחונית. הם אמרו את זה גם קודם. אמרנו את זה כל הזמן. - - - רבותיי, רבותיי. לא הבנו מה היה ומה השתנה. תשעה אלופים בצה"ל כותבים שזאת סכנה אם השדה יפונה. אדוני יושב-הראש, אם אפשר לקבל הבהרה מה השתנה. כי בשעת חירום צריך שדה בדיוק באזור הזה. אם יש פה נושא ביטחוני שלא נחשפנו אליו עד היום אולי שווה להזהיר את אזרחי ישראל, וטסנו בסכנה,

אדוני היושב-ראש, על מנת לפנות ב-1 ביולי יתבצעו כמה מהלכים ארגוניים גם בתוך צה"ל על מנת ליישם את זה, בסדר? מבחינתנו הגענו לאיזושהי נקודת אל חזור שכללה מהלכים ארגוניים, ולא יכולים להישאר בתוך השדה כרגע.

אפשר להירגע, זה לא ביטחוני, זה ארגוני. הבנתי. העמדה של משרד הביטחון, העברתם את זה לשר, השר צריך להגיד לנו מה הסיכונים הביטחוניים. אם יצטרכו לעשות ישיבה שהישיבה הזאת תהיה חסויה, אז נעשה ישיבה חסויה. לא תעקפו את הכנסת, נקודה. התפקיד שלנו זה לפקח על העבודה שלכם, עם כל הכבוד, אתם לא יכולים לבוא עם ניירות חסויים ושאנחנו לא נדע מזה על דברים שהם ציבוריים מהמדרגה הראשונה. עם כל הכבוד, אנחנו עדיין מדינה דמוקרטית, עוד לא שינו פה את החוקים. כל הכבוד, גפני. למרות הניסיונות. אבל לא הבנתי דבר אחד, אם עד היום היו טיסות וזאת לא הייתה בעיה ביטחונית, איך יכול להיות שאתם מפסיקים לטוס שם וזאת מתחילה להיות בעיה ביטחונית? אני לא מצליח להבין הגיונית. הוא אמר שהם עשו מהלכים. - - - אז אם חיל האוויר מעתיק את הפעילות שלו,

זה לא קשור בכלל לבעיה ביטחונית, אז תפנו למקום אחר, זה לא קשור עכשיו לשדה האזרחי.

אנחנו לא אומרים שיש בעיה ביטחונית בהפעלת השדה. אז על מה אתה מדבר? על הפעילות הצבאית. בפעילות הצבאית תעשו מה שאתם רוצים, מה זה קשור עכשיו לשדה? אלא אם כן יש לזה מבחינתכם משמעויות כספיות, אז אתם אומרים: רבותיי, אנחנו צריכים לקבל

לא הבנת אותו. הם קיבלו מיליארד שקל. - - - תודה.

אבל אני רוצה לשמוע מה היא אומרת. רבותיי, סליחה. בבקשה, גב'. גם לפי החוק, גם לפי החלטת הממשלה וגם לפי פסיקת בית המשפט נתבקש משרד הביטחון לפנות את השדה עד ה-1 ביולי. במהלך שלוש שנים המשרד נערך לפינוי, והוא ערוך לפינוי במועד כפי שנדרש ממנו. בסעיף החוק שר הביטחון, שהוא גם ראש הממשלה, התבקש לשקול את הנסיבות הביטחוניות. הוא עשה את זה, הוא קיבל את עמדת מנכ"ל משרד הביטחון, קיבל את עמדת היועץ המשפטי לממשלה, קיבל את עמדת הממונה על התקציבים - - איפה היא?

נתקדם. - - הוא שקל, ולא מצא מקום להודיע על דחיית המועד להפסקת הטיסות הצבאיות. בסדר. אנחנו פועלים בהתאם ומפסיקים לטוס, לפי החוק, לפי הפסיקה ולפי החלטת הממשלה ב-1 ביולי. הצבא נערך ופינה את כוחותיו, את האמצעים ואת האנשים לבסיס אחר. מה שבלבל זה שהוא אמר שזה עכשיו כאילו מסוכן.

כי הובלתי את החקיקה הזו, מה שאומר משרד הביטחון, הרב גפני - - - יש פסיקה שאומרת שהצבא צריך לפנות? סליחה, אסביר לכם מה היה. אנחנו טענו בוועדה, קרן, שפינוי של שדה דב, ויתור על תשתית של שדה בתקופה כזו זאת טעות ביטחונית. אמרנו להם שיעשו בדיקה. הם נותנים תשובה שאומרת ככה: שלוש שנים אנחנו כבר התארגנו לעזוב, אתם מכריחים אותנו להישאר עוד חודשיים, זאת בעיה ביטחונית. זה הבלבול. הם פירקו את הבזנטים, לא רוצים - - - בדיוק.

אבל הם משתמשים בטיעון משפטי שלא קיים. ברור שוויתור על תשתית זה פגיעה בביטחון. יואב, הבנו. עם כל הכבוד, הייתם צריכים ונתבקשתם על ידינו להביא ניירות שנדע. אולי הייתי משתכנע שמה שאת אומרת זה נכון, שהמציאות שאם מפנים את שדה דב אנחנו נכנסים לסכנה ביטחונית קשה, אז לא הייתי מביא את זה לדיון. אתם לא מביאים לנו את הניירות. מה, מה אנחנו? אנחנו לא אומרים שהפינוי מביא לסכנה ביטחונית. הפינוי לא מביא לסכנה ביטחונית.

בסדר. אני יכול לדעת למה לא קיבלנו ניירות? ממתי קורה דבר כזה? החוק מאפשר לנו. הייתם אומרים שיש פה נושאים ביטחוניים ואתם לא רוצים שזה יתפרסם, הייתי עושה ועדה חסויה, כמו שעשינו כשהממשלה רצתה לקבור את - - - העברנו אתמול את הבקשה עם המסמך המבוקש ללשכת שר הביטחון.

אני חושב שהדבר הזה לא תקין. ושתדעו שבמערכת דמוקרטית כשזה מתנהל באופן חד-צדדי יש גם צד שני למטבע. משרד הביטחון יצטרך להגיע לוועדת הכספים. הוא כבר צריך להגיע. בסדר, אין בעיה, גם שר הביטחון יצטרך להגיע. אין בעיה, הכול בסדר. קארין אלהרר, אני מבקש בקצרה בגלל אני רוצה אחרי זה שמנכ"ל משרד התיירות ידבר. בבקשה, קארין, בקצרה. הדיון שמתקיים כאן הוא באמת לא דיון חדש, היו דיונים גם בוועדת הפנים,

בוועדה לענייני ביקורת המדינה. הרגע הזה היה מגיע בכל

וכל הזמן דחו ודחו ודחו. אני מסכימה עם כל מילה שאמרת, דודי, למעט דבר אחד, אי-אפשר כל הזמן לשים פלסטרים,

פתרון. כן, כרגע זה יהיה פתרון זמני, אבל אי-אפשר להתנהל במדיניות כזאת שהיא אין מדיניות, של להגיד: טוב, עוד שנתיים נראה מה יהיה, עוד שלוש שנים נראה מה יהיה, עוד ארבע שנים עוד פעם נראה מה יהיה. צריך פתרון קבע, שפתרון הקבע הזה נותן מענה לתושבי אילת, הן בריאותית, הן כלכלית, הן בעסקים, בהכול כולל הכול. ואני חושבת שהפתרון שהוצע כרגע על ידי עיריית תל אביב הוא פתרון שנותן מענה לכולם. אמר דודי בצדק, זה נהנה, זה לא חסר. עכשיו אני גם מציעה לממשלה, יש פה באמת איזו שעת חסד שכולם מסכימים, זה לא דבר נפוץ בפוליטיקה הישראלית, בואו נעשה את הדבר הזה. אגב, אני גם לא רואה את הבעיה המשפטית ולכן אשמח לשמוע את נציג משרד המשפטים, כי בסופו של דבר בעניין הזה גם פסיקת בית המשפט אמרה שהממשלה סוברנית לקבל החלטות. זה נכון שזאת ממשלת מעבר, אבל אם לכנסת המעבר יש רוב מאוד משמעותי בעניין הזה אני חושבת שגם את זה אפשר לרפא. וחבל שכולם נואמים ובסוף פחות פותרים. תודה רבה. מנכ"ל משרד התיירות. תודה רבה, אדוני היושב-ראש, העמדה המקצועית שלנו ביחס לסגירת שדה דב. קודם כול צריך להבין שהביטחון הכלכלי של אילת זאת תיירות, 80% מהכלכלה זאת תיירות. העיר הזו ניזונה מעסקים תיירותיים, אני לא מדבר רק על בתי המלון. אנחנו מוטרדים מאוד ממה שיקרה. אנחנו רואים את זה במספרים. המשמעות של הסגירה של השדה בתוך העיר והמעבר לרמון, נוצר פה מצב שהעיר חוטפת שני זעזועים בטווח של חצי שנה. השדה המרכזי שמזין את רמון זה שדה דב, מרבית הטיסות מגיעות משם, העיר לא תוכל לעמוד בסגירה של עוד שדה. ההוצאה של השדה מהעיר יצרה מצב שכל הרגלי הנסיעה והתנועה לעיר התיירות מס' אחת בישראל, עם כמות חדרי המלון הכי גדולה במדינת ישראל, נמצאת פה בסכנה מאוד מאוד גדולה. אנחנו רואים את זה דרך הירידה בתפוסות במטוסים, התנועה האווירית כבר הצטמצמה. סגירה של שדה דב יכולה להוריד את זה מ-25%, שזו הירידה שאנחנו רואים כבר עכשיו, וסדר גודל של 45% עד 60% ירידה. המשמעות של זה שלא תהיה רווחיות בקווי תעופה. התשתית הכי חשובה לתיירות זה קווי תעופה. משרד התיירות משקיע בערך בין 60 ל-70 מיליון שקלים בכל שנה כדי לתמרץ את חברות התעופה הזרות מאירופה כדי להגיע לאילת. יש לזה הצלחה, אבל עם כל זה אנחנו מגיעים רק ל-10%. תנועת התיירות באילת היא רק 10% תיירות חו"ל, 90% זה תיירות ישראלית, תיירות פנים, כשאנחנו סוגרים את השדה המזין הכי גדול בלי לתת פתרונות, בלי לבדוק חלופות - - מיליון איש. - - בלי לראות אם יש תשתיות, אין רכבת. כל ההיערכות של נתב"ג אני לא יודע אם נמצאים פה מרשות שדות התעופה לא קיימת בכל מה שקשור לשאטלים, חיבור לרכבת. זה הולך להאריך את הנסיעה למצב כזה שהרוב יעברו לכביש 90, וזה ברור. כביש 90 על הפנים. המצב בנתב"ג היום הוא שאנחנו נלחמים על סלוטים לחברות תעופה זרות שרוצות להגיע לישראל, נתב"ג פקוק. קצב הגידול הוא חסר תקדים ברמה עולמית בעיקר בגלל הישראלים, אבל גם בגלל השיאים בתיירות שיש לנו. כל זה מביא אותנו פה באמת למצב שבמכלול של הדברים צריך להחליט אם התחזית שלנו היא קטסטרופה או חורבן, אבל העיר אילת שבנויה על תיירות לא תוכל לעמוד במצב כזה. אני חושב שבשביל הכלכלה שם, בשביל הראייה האסטרטגית של מדינת ישראל אילת צריכה להיות עיר חזקה כלכלית. צריך לעשות כל דבר כדי לדחות את זה ולהיערך לפתרונות, נמל ימי, רכבת. יש הרבה דברים שאפשר לעשות שעד היום לא עלו על השולחן. תודה רבה. אורלי פרומן. אדוני היושב-ראש, אנחנו דנים בהחלטה שהיא הרת גורל לא רק לעיר אילת, בוודאי, אלא גם לאזרחי מדינת ישראל. לא שמעתי שיש שינוי במדיניות שלנו או של הממשלה לגבי חשיבותה של אילת כעיר הדרומית על כל המשתמע מכך, ולא כאן המקום לדבר. התחושה שלי היא שהשיקול או ההיבט הכלכלי מוביל פה או הוביל את הצעדים, ואני לא מזלזלת בהיבט הכלכלי, אבל להיבט הכלכלי יש גם צד שני של העיר עצמה. לא הייתי פה בדיונים הקודמים בנושא הזה, אבל הייתי חלק ארשה בצניעות לומר ממשרד שהיה חלק ממנופי צמיחה של העיר אילת בנושא של תרבות וספורט. אני חושבת על פיתוח של העיר אילת סביב נושא התרבות, הפסטיבלים, נושא הספורט, תחרויות, היתרון של מזג האוויר שלה כשכל אירופה קפואה ואפשר לקיים כאן בעיר הדרומית גם תחרויות ספורט, מאות אלפי אזרחים מגיעים. יש פה בעצם win win גם לתושבי העיר עצמה, גם למנוף צמיחה כלכלי שמסתובב סביב פסטיבלים כאלו ואחרים,

אם זה בתיירות, היה פה שיתוף פעולה, ואזרחים נמצאים בעיר. גם לאנשי העיר זה עושה משהו, זה הופך את העיר לעיר תוססת. צריך להסתכל גם על אזרחי מדינת ישראל שרוצים להגיע לשם, לנפוש, ליהנות, לבלות, ולקחת חלק ממה שהעיר המדהימה הזאת מציעה. ובעצם אנחנו פוגעים בוודאי בתושבי אילת, אבל לא פחות גם באזרחי מדינת ישראל. ולכן אני מצטרפת לקריאה לא לסגור את שדה התעופה. נשמעו פה שני קולות, של להקים ועדה שבסופו של דבר תביא לחלופה לסגירה או שתביא לחלופה להשארה של שדה התעופה בגדול במיקומו רק במתווה אחר. אני קוראת לא לסגור את שדה התעופה שדה דב, לאמץ אולי את מתווה ראש העיר או מתווה הוועדה שתבחן ותשאיר שדה תעופה ליד העיר תל אביב, ותחבר את תל אביב עם אילת ואת אילת לתל אביב או את תושבי מדינת ישראל עם תושבים אזרחי אילת.

אני מודה לך.

את תושבת

בבקשה. גלי היא מורה ומחנכת ותיקה בעיר אילת. אני רק רוצה להכניס אותך למסגרת שבה אנחנו דנים. אנחנו דנים על שדה התעופה שדה דב. אחד הדברים החשובים לנו הם אלה שנזקקים לטיסות האלה בכדי להגיע לטיפול בתל אביב או באזור המרכז. חשוב לנו לדעת ממך, לך יש את הניסיון, לצערנו, למה החשיבות היא בשדה דב, למה היא לא יכולה להיות בנתב"ג. אני מורה באילת, אני 20 שנה באילת. אני מאוד מאוד אוהבת את העיר, ואני מקווה שלא תאלצו אותי לעזוב אותה. ביום שישי האחרון נערכה מסיבת פרידה מאחד הרופאים שב-15 שנים האחרונות מגיע באופן קבוע פעם בשבועיים לאילת כדי לטפל בחולות סרטן שד בעיר אילת, זאת הציונות שלו. במשך 15 שנה הוא הגיע באופן קבוע. הוא לא יוכל להגיע יותר אם הוא יצטרך להגיע מבן-גוריון, זה מאריך לו את הנסיעה מאוד, וזה כבר יותר מדיי בשבילו, הוא לא יכול לעשות את זה. נפרדנו ממנו. חולה שלא יכול לקבל את כל הטיפולים בבית החולים יוספטל באילת, שהוא בית חולים שנותן שירות מאחר שאילת היא לא עיר גדולה לא את כל הטיפולים אנחנו יכולים לקבל בעיר נאלץ לעלות לטיפול כימותרפי או להקרנות או לכל טיפול רפואי אחר למרכז הארץ. אלו לא טיפולים קלים. נעלבתי מאוד מהכתבה שהייתה בערוץ 2, שהייתה בעיני מאוד מאוד לא מדויקת, בלשון המעטה. לנחות בשדה דב זה אומר להגיע לבית החולים אסותא או לבית החולים איכילוב במס' דקות מהשדה.

מטופלים רבים מטופלים באסותא, קופת חולים מכבי נותנת לנו שם שירות, רבים גם באיכילוב, ודווקא בחרו בכתבה לקחת את תל השומר המרוחק מאוד משדה דב בשעות הפקקים. ציניות בהתגלמותה, אדוני. ממש כך, ציניות. כך כל הכתבות. מספסרת בחולים. אחרי שספסרו בקרקעות מספסרים בחולים. פשוט איום ונורא, בושה.

מה גם שבאמת קופות החולים אומנם מממנות לחולים אונקולוגיים את הטיסות, גם את המוניות, אבל רק לכיוון אחד, one way ticket, מה שנקרא. אז אנחנו חייבים להשתמש בשדה דב כדי לקבל טיפול רפואי הוגן, שווה וטוב. אני מאוד מאוד רוצה להישאר לגור בעיר אילת ועדיין להיות זכאית לטיפול רפואי כמו שכל אדם וכל אזרח זכאי לו, זה אומר שאני טסה לטיפול וחוזרת באותו יום. דרך בן-גוריון לאו דווקא אוכל לעשות את זה מפני שהטיסות יהיו בתדירות פחותה והמרחקים יהיו לי מאוד מאוד קשים. אני באמת לא אוכל לגור שם.

אני מודה לך על זה שהופעת כאן, וכולנו, כל חברי הוועדה מאחלים לך רפואה שלמה, אריכות ימים ובריאות.

לצערנו, כמו גלי יש כל יום קרוב ל-150. אני יודע.

תודה רבה,

חברי הכנסת, קודם כול, אדוני ראש עיריית אילת, אני רוצה להגיד לך שאלוהים אוהב אתכם, כי אם לא היו בחירות אף אחד לא היה מתייחס לזה ו - - - היה עובר.

קודם כול בשעה טובה, ואני מקווה מאוד שכפי שיש הסכמה

איך אמור להיות נבחר ציבור שמראה דוגמה ולוקח ברצינות את התושבים שבחרו בו והגיע לפה. עכשיו לעניין של הדיון.

רק בקצרה. בקצרה, אדוני. ב-30 השנים האחרונות נראה שממשלות ישראל הפסיקו לעשות תוכניות לתכנון ארוך טווח, הכול כיבוי שריפות. שדה דב כמשל על התנהלות של ממשלות ישראל ב-20 השנים האחרונות. אי-אפשר עכשיו ברגע האחרון לעשות כיבוי שריפות. אני חושב שבנוסף לנושא הבריאות, בנוסף לנושא התיירות מדינת ישראל היא מדינה ציונית. איפה הציונות? איפה פיתוח הדרום? איפה הנגב? העיר אילת צריכה להיות לא פחות מתל אביב מבחינת התיירות שלה. העיר אילת היא דוגמה למדינת ישראל איך מפתחים את המדינה הזאת. לא יכול להיות מצב שעושים התנתקות שנייה, מנתקים 4,000 אזרחים ממדינת ישראל מאזרחי מדינת ישראל,

יש פה בעיה עמוקה של תכנון שלא קשורה לשמאל ולימין. מדינת ישראל נמצאת בבעיה עמוקה של תכנון בכל נושא,

במשרד הבריאות,

וזה בא עכשיו בנושא של שדה דב. אני חושב שזה לא אמור להיות רק עניין שלך, אדוני ראש העיר, אילת אמורה להיות עניין של כל אזרח במדינת ישראל. והתכנון הזה לא קשור לפוליטיקה, ולא לשמאל ולא לימין, יש כאן בעיה מנהיגותית, חזון ואסטרטגיה שמדינת ישראל תקועה בהם. תודה רבה. משרד האוצר. אם אפשר להוסיף דבר מה בקשר לפתרון הזמני המתהווה מטעם משרד הביטחון. למעשה במשרד הביטחון אנחנו לא קובעים מה ייעשה בשטח לאחר הפינוי. כמו שנתבקשנו לפנות אנחנו ערוכים לפנות. הפעילות הביטחונית תעבור למחנה חצור החל מה-1 ביולי. אנחנו לא יודעים לתמוך בפעילות תעופה אחרי 1 ביולי במחנה שאנחנו עוזבים.

אם מסתמן איזשהו פתרון שתמשיך שם תעופה, ואנחנו כמובן לא הגורם שיקבע אם זה נכון או לא, בשביל לתמוך אותו אנחנו צריכים פרק זמן להיערך. הצבא לא עובר ממקום למקום מרגע לרגע, כמו שאמרתי. מה את רוצה להגיד לנו בזה? היא אומר שהיום הם מפעילים את - - - רגע, תן לה,

הפעילות הביטחונית בשדה דב עוברת למחנה חצור. הצבא נערך שמה-1 ביולי היא תהיה שם. לו היו רוצים להמשיך להפעיל את שדה התעופה, ואין למשרד הביטחון כל עמדה בנושא האזרחי בשדה דב, לו היו רוצים לעשות את זה משרד הביטחון צריך לתמוך את הפעילות הזאת.

רק שנייה, גפני. מגדל הטיסה מופעל על ידי חיילים, נותן שירות אזרחי היא אומרת שזה יוצא. השמירה על הגדר אלו חיילים. רש"ת לא בסיפור בעניין הזה. על זה היא מדברת.

ועל מנת שנוכל לתמוך את אותה פעילות - - - - - - אבל זה יוסדר בכל המתווה שיוחלט. ולכן כדי שזה יוסדר הצבא צריך פרק זמן להתארגן. הצבא הוא לא מגדל של גן ילדים.

כמה זמן - - - אם אומרים לכם בשבוע הבא ששירותי התעופה יישארו אתם לא מסוגלים לתת את זה? אנחנו לא מסוגלים בפרק זמן כל כך קצר. לא הבנתי, האוצר לא מוכן? - - - ברשותך, יש לי שאלה. משה, אני רוצה לשאול שאלה. בבקשה. אני רוצה להבין את העיקרון. אני אגיד לך את העיקרון. העיקרון הוא שאם מעבירים את זה לחצור - - - לא,

הבנתי הכל, אני רוצה להבין את הפרינציפ. היא אמרה משפט חשוב, שלהם אין עמדה

בוודאי, לא צריכה להיות להם עמדה. אני שואל שאלה אחרת. הרי כאן יש פעילות אזרחית ופעילות צבאית, אני מניח שיש הסכם. מי שאמור לטפל בפעילות האזרחית זה משרד התחבורה, רשות שדות התעופה, באופן עקרוני. נכון, צודק. לכן אתם עושים מולם, לדעתי, הסכם ביניכם.

או שמעבירים כספים או שהם תוקעים אתכם במקומות אחרים. זה לא רק כסף. הצבא צריך להיערך - - - בסדר, הבנו, הבנו. אני בא כרגע לפרינציפ.

היא אמרה משפט מאוד חשוב מבחינה משפטית. את זה הבנתי, זאת שאלה טכנית. גפני, זה לא משפטי מה שהיא אמרה. צריך לצאת מפה עם פתרון לזה. הוא התכוון שהיא אמרה שאין למדינה - - - לגופם של דברים. מדובר כאן בשאלה טכנית. האחריות להפעלת השדה היא של רשות שדות התעופה עם צבא, בלי צבא, עם הסכם כזה, עם ג'יפ כזה, זה לא מעניין אף אחד לכן היא מעלה שאלה טכנית בין רשות שדות התעופה לצבא, זה לא קשור לדיון שלנו. היא עונה כמו מנהלת אדמיניסטרטיבית. אדוני היושב-ראש, יש חידוד אחד קטן. בוועדה האחרונה, שעשה אותה יואב קיש בזמנו, ביקשנו את חוות הדעת של משרד הביטחון לא על החלק הארגוני.

לא על החלק הארגוני. את מדברת איתי כמו אדמיניסטרטור. רצינו לדעת האם יש חשיבות - - אסטרטגית. - - אסטרטגית לשדה הזה.

שר הביטחון בחן ולא מצא סיבה לדחות את - - - לא ראינו את זה. לא ראינו שום יוזמה. תודה.

אתם צריכים ללמוד את העניין הזה שכל עוד שאני יושב-ראש אני בחצי הראשון מבולבל, בחצי השני השניים מבולבלים. בבקשה. עכשיו הבנתי הכל. מי מייצג את משרד האוצר?

אתחיל ואתייחס דווקא לתחילת דבריו של חבר הכנסת מיקי זוהר. פרויקט שדה דב הוא פרויקט בעל השלכות מקרו כלכליות עם 16,000 יחידות דיור, חצי מיליון מטר רבוע של תעסוקה ומסחר,

פתיחה של העיר תל אביב לחוף הים. אלו דברים עם השלכות עצומות, ואנחנו כמשרד האוצר, ובכלל הממשלה, שמנו כדגל להרחיב את היצע הדיור. זאת הרחבת היצע הדיור, עם הפרויקטים האלה אנחנו עושים את זה. שתיים, נאמר פה כמה פעמים שיש פה איזושהי החלטה פזיזה. ההחלטה על פינוי שדה דב התקבלה פעם אחר פעם בממשלות שונות פה בכנסת, בבג"ץ, כל פעם נשקלו כל השיקולים, הועלו אל מקבלי ההחלטות, והתקבלה אותה החלטה שיש מקום לפנות את השדה. עכשיו אתייחס לגבי השאלה של מה ההשפעה - - - פעם אחר פעם החליט משרד האוצר לא לתת גמלאות לשוטרים, ואחרי זה קיבלתם החלטה כן לתת. גם שר האוצר הקודם, שחתם על הסכם הפינוי, היה בעדו, גם ראש הממשלה שהוא אותו ראש ממשלה, וכל הגורמים הם אותם גורמים. אבל חברי הכנסת לא. מה ראש הממשלה אומר עכשיו, אנחנו נשאל אותו. הרי אנחנו לא הולכים הביתה.

אנחנו שואלים עכשיו מה עמדת משרד האוצר. אני מתייחס. לא, אתה תקשיב לי, מה לעשות. אתה לא כל כך מעוניין, אבל מה לעשות, יש לי חסינות. תמונת המצב היא כזאת, כפי שמסתמן פה בדיון, ושאלתי מה עמדתכם בעניין הזה. אנחנו לא מערערים על ההחלטות, אל תיקח אותנו לסמטאות. אנחנו מדברים על העובדה הזאת, על הפגיעה באילת, על הפגיעה בחולים, על הפגיעה באזרחים, על כל הדברים ששמעת פה. אנחנו שואלים על ההצעה הזו נמצא פתרון לכל הדברים שאמרת, אבל קודם כול שלוש שנים הרי לא הולך לקרות כלום שהשדה ימשיך לפעול, מה התשובה על זה? מה אתה מספר לי על ראשי ממשלות. אם אפשר, אדוני, שידבר איתנו גם במספרים. קצת במספרים, מה זה עושה לאוצר, מה זה לא עושה לאוצר. בסדר, שיגיד.

בבקשה. לכאורה הוא לא רלוונטי אם הוא לא נותן לנו מספרים.

אל תתאמץ בעניין של המספרים, יש לו משנה סדורה. בבקשה. אני מתאמץ - - - אתייחס להשלכות התקציביות והכלכליות של אי פינוי השדה. איזה נזק נגרם? לא תהיה שום תביעה כי אין נזק בכלל. אני לא עורך דין ואני לא אמון על ניתוח משפטי, אבל במידה שיוחלט שההסכם של המדינה עם הפרטים הופר,

נותנים להם מה שהם רוצים,

אני לא יודע מה הם נתנו ומה הם יגידו,

- - - אומרים לכם שנותנים להם, מה מופר? אני לא מצליח להבין. פעם ראשונה בחוק מעגנים את הזכויות של בעלי הקרקע, זה לא היה עד היום.

תתקדמו עם התוכניות. לא ראיתי. לסוגיה המשפטית יתייחס משרד המשפטים. תנו לו לדבר.

בואו נבדוק רק את העניין המשפטי.

זה מעצבן. בואו נדבר כדבר איש אל רעהו. כדבר איש אל רעהו, מותר לכם להגיד שאתם לא משפטנים, וזה בסדר, לא חייבתי אף אחד להיות משפטן. נשאלה שאלה נורא פשוטה. לא מפרים שום הסכם, ממשיכים עם ההסכם, על-פי ההסכם בעוד שלוש שנים יתחילו לעשות תוכניות. עד השלוש שנים האלה מבקשים החברים: תנו לשדה להמשיך לפעול, האם יש לזה השלכות תקציביות? גם לא נגרם להם נזק.

נורא פשוט.

הם מקבלים את הזכויות. מותר לך להגיד שלא בדקתם את העניין הזה. בדקנו, אבל את הניתוח המשפטי לא. לא ביקשתי ממך משפטית. כמה כסף זה עולה?

אז אני אגיד כמה כסף זה עולה. הוא מנסה לומר, אתם מפריעים לו. לא נכון. תתנצל. גם במידה שלא ישווק עכשיו, אני רוצה להזכיר שהכנסות

שאמורות להיכנס לרשות מקרקעי ישראל מיועדות להעברת צה"ל לנגב מהסכמים של הממשלות. אתה הבנת את זה?

אז אני אסביר לך. אומר משרד האוצר: עם כל הכבוד לכל התוכניות שלכם ועם כל זה, אצלנו בפנקס רשום שמשדה דב נכנס כסף שאנחנו מעבירים לרשות מקרקעי ישראל כדי שבזה נממן את העברת צה"ל לנגב. נורא פשוט. זאת שאלה של מדיניות.

תשאל האם התוכניות של הבסיסים קיימות, תגלה שעוד 15 שנה הן יהיו. אין תוכניות גם לבסיסי צה"ל. רגע, מאיר. יש גבול כמה אפשר לעבוד עלינו. לא יהיה גבול. מתי הכסף הזה צריך להיכנס? להיכנס?

הוא אמור להיכנס לפי המתווה. מתי אתה אמור לקבל אותו? תן לו. כבר בשנה הבאה אמור להיכנס כסף. המכרזים של משרד הביטחון באוויר. הכסף של שדה דב היה אמור להיות הכסף הראשוני, ולא יהיה לנו מקור אחר להעברת - - - מתי הכסף הראשוני אמור להיכנס? מתי ייכנס הכסף של שדה דב לאוצר? בשנה הבאה. בשנה הבאה, הכוונה ב-2020. איזה סכום בשנה הבאה? איזה סכום ב-2020? אבל הם לא יקבלו.

זה כפוף לבנייה. יש פה סך הכול אובדן של 8 מיליארד שקל שהיו צריכים - - - - - - אבל מה הסכום שצריך - - - פשוט יושבת פה חבורה מופקרת לחלוטין עם הכסף של המדינה.

אמר 8 מיליארד, אבל לא עכשיו. מישהו עשה אומדן מה הנזק הכלכלי לעיר אילת?

שישיב לשאלה. עכשיו בבקשה אנחנו רוצים לדעת את הניתוח האחר. הניתוח הכלכלי הוא לא תמיד בעלויות ישירות. אני רוצה לדעת האם כשקיבלתם את ההחלטה עשיתם בדיקה של ניתוח כלכלי מה השווי למשל של אובדן של עשרות אחוזים מהכנסות התיירות לעיר אילת, מה השווי הכלכלי של הדברים האחרים, ומה השווי של - - - הם לא עשו, אבל אנחנו עשינו. שישיב. מה להשיב? על השאלות האלה. אני לא רוצה שהוא ישיב, מה דעתך?

ככה, בגלל שאני למדתי בישיבה, ושם חידדנו את הראש על אינטליגנציה, וכשפוגעים לי באינטליגנציה אני לא יכול לסבול את זה. שאלנו אותו מיליון פעם, כמה כסף אמור להיכנס בפעם הראשונה, אז הוא אומר לי 8 מיליארד שקל.

רק בעוד שלוש שנים יכנס הכסף. אבל הוא לא אומר את זה. לא הבנת איך שהוא עונה.

בבקשה, חבר הכנסת סגלוביץ'; ואחריו חבר הכנסת רוסו. אני אתחיל, כי סגלוביץ' איננו. חבר הכנסת רוסו, בבקשה. סגלוביץ' תכף חוזר. קודם כול העיר אילת והדרום קרובים ללבי מאז שהייתי לפני זה אבל מאז שהייתי בפיקוד דרום יותר, ואני חושב שלפחות כשהייתי בתקופה הזאת העיר אילת קיבלה עדיפות. גם כשעשינו את עוטף אילת זה לא היה מתוכנן והכנסנו את זה. אגב, זה היה לפני עשר שנים כשדובר על קו הרכבת לאילת, כשדיברנו איך לעשות אותו. שאם היה אותו אולי לא היה צריך את הדיון הזה. היום אנחנו מסתכלים, לא התקדמנו כלום עם הרכבת, כביש 90 תקוע, ציר אדום כהה. ואנחנו בעצם מדברים פה על שדה דב שזה אולי איזשהו עורק קטן שיכול לעזור בצורה משמעותית. עכשיו אני אדבר קצת לגבי משרד הביטחון. תראו, עשיתי שלושה-ארבעה תר"שים בצה"ל, שדה דב תמיד עלה לשם כמקור תקציבי. זה היה מקור תקציבי. זה גם לא כל ההעברה לנגב, זה רק שליש, וזה ב-2024, צריך לזכור את הדבר הזה. ככה הסתכלנו על שדה דב. זאת האמת. בצורה הזאת לא הסתכלו גם כשעלה הנושא הביטחוני. קודם כל כל מסלול מוסיף לביטחון במדינת ישראל, ואין פה שום ספקות בשום מסגרת, לפחות ממה שאני יודע. לגבי שדה דב עצמו. יצאו משם שתי טייסות, יצאו משם כל הגופים. הפתרון הוא לא בינארי, זה לא אחד או אפס. היום אתה יכול לפנות 60%-70% מהשדה, מהשטחים, ולשמור שדה תעופה אזרחי, ואתה חייב לעשות את זה. זה מה שצריך לעשות. אני חושב שצריך לתת הנחיה פה אחרי שיוחלט קודם כל שלא נוטשים את המקום הזה. צריך לעשות העברה מסודרת. צה"ל יישאר שם עד שתהיה העברה מסודרת של רשות שדות התעופה, לשמר שם רק את השטחים שצריך בשביל המסלול לטובת הקו לאילת. אפשר לעשות פה פתרון לדעתי שגם נותן מענה בהיבט המשאב למשרד הביטחון בפינוי של ה-60%-70%, וגם לשמור את הקו לאילת. ועל זה לדעתי צריך ללכת.

אתה רואה, גפני, יש פה עדות מומחה.

בבקשה. הוא הבעייתי. בסדר, שידבר. הוא לא בעייתי. - - - אני מדבר על שדה דב, לא על משהו אחר. הם הפליגו למחוזות רחוקים.

ביטן פתח זולה שם.

בבקשה.

אדוני היושב-ראש, כמו שכבר נאמר, בטח גם כולם מכירים, המדינה חתמה על הסכם מול בעלי הקרקע הפרטיים, וגם הממשלה קיבלה החלטה כמה וכמה פעמים על פינוי השדה. אנחנו נמצאים מול הפרטים היום בהליך אזרחי בתביעה להפרת החוזה. וכמו שאתם מבינים, אנחנו לא לבד בעולם, ולכל מה שנאמר כרגע יש גם השלכות על עמדת המדינה בהקשר הזה, ולכן באופן מובן לא ארחיב. קיבלנו ומקבלים כל הזמן, גם בטח שמעתם בתקשורת, את העמדות של בעלי הקרקע הפרטיים על זה שהממשלה התחייבה בפניהם, ועל זה שכל המשך של הפעילות מעבר ל-1 ביולי מבחינתם זו הפרה של ההסכם. אבל אתה יכול להתייחס לפתרון של עיריית תל אביב? כבר. הטענות הללו בוודאי לא ניתנות בעלמא ונצטרך להתמודד איתן, ולכן אמרתי שלא ארחיב בהקשר הזה. הושמעו כאן הצעות וחלופות גם בהקשרים של פתרון הדרגתי, של פתרון ביניים ופתרון של חקיקה. כרגע אני לא יודע להגיד חוות דעת משפטית בהקשר הזה, הנושא הזה נמצא אצלנו כרגע בבחינה. כרגע לא גיבשנו עמדה, ואין לי התייחסות משפטית בהקשר הזה. אני יודע להגיד שפתרון הדרגתי יהיה צריך קודם כול לעמוד גם בהיבט העובדתי של ישימות, בהקשר הזה שבכלל ניתן לבצע אותו בשטח בהיבט של ישימות, וצריך גם התייחסות של גורמי המקצוע בתוך הממשלה. אחרי זה נוכל להתייחס לצד המשפטי. אדוני היושב ראש, אז בואו נדחה לפחות את הסגירה עד למתן חוות הדעת המשפטית. נדחה, אל תדאגי. אין זמן

היות שגם היועץ המשפטי לממשלה אמר בשעתו שיש מספיק זמן עד יולי, אני מבקש את עמדתכם בעניין הזה של מה שעלה כאן, לדחות את היישום, לא לפגוע בהסכם, אלא לדחות את היישום באופן כזה שנוכל לעשות דברים בינתיים. ובינתיים יהיה אפשר לטוס משדה דב, אחרת זה יעמוד כמו פיל לבן סתם. הרי יצטרכו את כמה השנים האלה כדי לעבור את כל התהליכים. אני רוצה לדעת את חוות הדעת שלכם בעניין. אמשיך את הדיון בשבוע הבא. אני רוצה לדעת תשובה. תגידו, אתם רוצים ישיבה חסויה, נעשה ישיבה חסויה. חבר הכנסת סגלוביץ'.

כי הם אומרים שיש משהו ביטחוני. זה לא מה שמפריע להם. אדוני היושב-ראש, לא הבנתי, למשרד המשפטים מפריעה בעיה ביטחונית?

לא, הם לא גיבשו את עמדתם.

בבקשה.

אנסה בכמה מילים קצרות. אילת מספיק רחוקה, לא צריך להרחיק אותה עוד יותר. נמצאים פה נציגים של משרדי הממשלה, כולם עובדי ציבור, אנחנו לא צריכים לתקוף אותם, הם מייצגים את מי ששלח אותם. מי ששלח אותם זאת הממשלה. אבל הם לא עונים על שאלות. אני יודע מה שאני אומר, תמתינו בסבלנות. הממשלה שלחה אותם.

שכל חברי הכנסת, לפחות חלקם, נמצאים באותה קואליציה ומדברים בערטילאיות כאילו יש מישהו שאנחנו לא יודעים מה שמו ומי זה שר הביטחון. מדובר פה על שאלה אחת בלבד של קבלת החלטות והאם יש מניעה לקבל אותן. ואני אומר כאן, למרות שניתנו חוות הדעת המשפטיות, הכלכליות והביטחוניות לא שמענו בצורה מובהקת,

אגיד שלושה דברים. אין בעיה משפטית לדחות במתווה שדיבר יושב-ראש הוועדה, אין בעיה כלכלית ואין בעיה של זכויות. אין זכות מוקנית בהסדר שבין המדינה לבין בעלי הקרקעות, כפי שאני קראתי את ההסכמים, שמחייבת את המדינה להרים ידיים ב-1 ביולי. היא רק אומרת שבעניין הזה זכויותיהם לא יפגעו. אני לא חושב שצריך לעשות דיסרטציה של 200 עמודים, אני חושב שאת זה יודע בעצמו היועץ המשפטי לממשלה, הוא מסוגל לתת תשובה. יש לנו בעיה שלפעמים חברי אתה חדש אז אתה לא יודע את זה - - - אני חדש אבל מנוסה. מנוסה, אבל אתה לא מנוסה במה שאני מנוסה, שמה שאתה אומר אם היה אומר משרד המשפטים זה היה יפה. אבל את מה שאתה אומר אתה אומר, ומשרד המשפטים יכול להגיד "עוד שנה".

אדוני היושב-ראש, אני מנוסה בדברים שאתה לא מנוסה, ראיתי כיצד הדברים מתנהלים. זה נכון, גם אני ראיתי. ולא מאחל לך לראות. זה נכון שאף פעם לא נפגשתם.

ואני רוצה להגיד את העניין הזה, אני לא סתם אומר את זה, אני פונה לנציג משרד המשפטים - - בבקשה.

- - משרד האוצר ולמשרד הביטחון, רק תעבירו את המסר כי נשלחתם בלי יכולת לתת מענה למה שאנחנו מבקשים. ובקשתי אליכם, צריכים בסך הכול לקבל שלוש שורות מכל אחד מהשרים מגובים בחוות דעת של כל החברים שנמצאים פה, אני לא מדבר עליי, אני מהאופוזיציה.

אין פה קואליציה ואופוזיציה. במצב בו נמצאת הכנסת המעמד שלך הוא כמו חבר קואליציה דמיוני. ברור לי לגמרי שאתם מקבלים אותי אליכם מייד. עזוב, קואליציה דמיונית. אני יכול לדבר איתך אחרי הדיון פה? ברור. רק לפני שאתה מדבר איתו דבר איתי. אבל אני כן רוצה לחזור קצת לרצינות, כי העסק הזה רציני. כולם פה אומרים שאנחנו נמצאים בשעת חירום.

אבל יש פה שאנטי-באנטי פשוט בלתי נתפס מצד משרדי הממשלה. אדוני היושב-ראש, אם אני יכול להציע הצעה אחת לאדוני, למרות הניסיון והוותק שלך הרבה מעליי במקום הזה. סתם צחקתי. לא לשבוע הבא דיון אם צריך לעשות אותו, אלא למחר בבוקר. אבל אין לך מחר בבוקר עם מי לדבר.

בגלל שהם צריכים להחליט אצלם. את יודעת מה שהולך שם?

הם לא - - - אם אדוני יחליט מחר בבוקר הם יתייצבו מחר בבוקר. אני בעד להתכנס מחר. אני רוצה רק להשלים במשפט אחד אולי חומר למחשבה. הבעיה הגדולה היא לא בעיה משפטית, לא בעיה ציבורית, אנחנו נמצאים עם שאלה ציבורית מאוד מאוד כבדה.

תושבי אילת זה לא רק עניין של רפואה וכלכלה, זה סתם לנסוע לבקר משפחה, זה סתם ללכת להצגה בתל אביב. ופה גם הצעה להמשך הדרך לאותם צוותים שיחשבו על ההמשך. הגיע הזמן לחשוב על אילת בצורה אחרת, אילת איננה קשורה למחוז הדרומי של משרד הפנים וכו', היא קשורה למחוז תל אביב. ואני יכול להגיד לכם שאני כתושב אילת בזמנו אומנם רק שנתיים לצערי, מאוד אוהב את העיר הזו אני כמפקד המשטרה ניסיתי להוביל מהלך לספח את מרחב אילת למחוז תל אביב. אתם יודעים מדוע? כי הקשר האינהרנטי של אילת גם בכל התחומים, הכלכלה, התרבות, היצירה, היא לתל אביב.

אז אם חושבים על משהו לעשות אחרת, כשאומר תושב אילת: אני עולה צפונה, הוא לא מתכוון לבאר שבע. - - - גם המחוז הצפוני, תביא את המפה, הם יפלו אחד על השני.

מרשות שדות התעופה נמצא מישהו? בבקשה, מה עמדתכם לגבי הנושא בו אנחנו דנים כאן? אנחנו יכולים להמשיך להפעיל את שדה דב? אני מייצג את רשות שדות התעופה. רשות שדות התעופה פועלת בשדה דב מכוח צו הפעלה שחתום על ידי שר הביטחון ושר התחבורה. כל המתקנים זה בסיס צבאי, השירותים התעופתיים המבצעיים מנוהלים על ידי משרד הביטחון. וכמו שנאמר פה, אנחנו בהסכם התקשרות כלכלית, משלמים כל שנה כסף למשרד הביטחון, בעצם רוכשים מהם את השירותים, כשהניהול שלנו שם הוא של טרמינל הנוסעים ורחבות החניה. בהקשר של נתב"ג נערכנו בהתאם להסכמים - - - לפני נתב"ג. בשדה דב ב-1 ביולי אין לכם הסכמים? איפה אתם עומדים? ב-1 ביולי אם משרד הביטחון - - - אם משרד הביטחון או הממשלה תחליט שהיא ממשיכה להפעיל את זה יש לכם בעיה? טכנית אין לנו בעיה, כל עוד משרד הביטחון ממשיך לתת את השירותים. שאלתי. אני חוזר על השאלה. אם הממשלה תחליט או הגוף המוסמך מטעמה, שר התחבורה ושר הביטחון יחליטו שהם ממשיכים הלאה לעוד שנתיים, לעוד שלוש, הם רוצים להמשיך את הטיסות משדה דב לאילת, מבחינתכם, רשות שדות התעופה, יש לכם בעיה? מבחינה טכנית אין לנו בעיה. אתם יכולים להפעיל את זה. יכולים להפעיל את זה.

רשות התעופה האזרחית. אין סכנה ביטחונית, - - - את המזוודות שם, מה זה. - - - ההפעלה שלנו היא תחת משרד הביטחון. הבנו קודם.

אמרת. אבל משרד הביטחון ציין שהוא לא יודע מיום ליום להפעיל שדה תעופה. למה הם מבוהלים? זה מפחיד אותם כל כך.

מה קורה? אנחנו חיים במדינה דמוקרטית.

האוצר שולט בכל. אני מתנצל, היות שלא למדתי ליבה אז אני לא יודע בדיוק. אני אוהבת את חוש ההומור שלך. הוא אמר שאם משרד הביטחון רוצה להמשיך את ההפעלה מבחינתו אין בעיה. אז אני חוזרת ואומרת שב-1 ביולי משרד הביטחון אינו ערוך להמשיך את ההפעלה. אבל לא שאלתי את משרד הביטחון, משרד הביטחון דיבר קודם.

מויישה, השאלה היא כזו, תראה מה קורה כאן, רוב הפעילות שם, אותו פקח בעצם מנחית מטוסים צבאיים, לא יביאו עוד פקח עם כובע כדי להנחית עוד שני מטוסים אזרחיים. אז הם אומרים לו: תשמע, אתה תנחית גם את האזרחי, אנחנו נשלם לך.

נתחשבן עם הצבא על כמה לירות. אותו פקח - - - השאלה אליו היא כזו, זאת השאלה המעניינת, בהנחת עבודה שצה"ל לא נמצא שם, כמה זמן אתם צריכים להיות ערוכים כדי להביא פקח אחד, כמה שומרים ומה שצריך, ומנקה שירותים? לא הכנו עבודת מטה על זה. אני מעריך סדר גודל של שנה וחצי-שנתיים. להתארגן על זה? להביא עובדים? - - - תשמע, אני - - - זמן נמלי תעופה, אבל אם אתה אומר לי שלהביא איזה פקח אחד לוקח שנה משדה התעופה לוד ולהגיד לו - - - תודה רבה. אסף זמיר. דקה לפני זה, רשות התעופה האזרחית, איפה אתה? אני חייב לשאול שאלות, אדוני. אתה רוצה את המסמך שלכם? להביא לכם את הדוח שלכם? בוא נתחיל בזה, בגלל שעכשיו זה כבר התחיל להיות מעניין. אם אנחנו מחליטים ששדה התעופה הצבאי עובר לחצור, אבל אנחנו מחליטים שרשות התעופה האזרחית או יותר נכון ששדה התעופה האזרחי שטסים לאילת כן יפעל, יש בעיה מבחינתך? קודם כול אני אשיב שאין בעיה כי השדה היום פועל. מבחינת התשתית אין בעיה, הוא עובד. בהנחה שלא מחר בבוקר בונים בניינים חדשים וכו', אז אין שום בעיה שימשיך גם ב-2 ביולי. אני מבקש, ברשותך, לחדד את השאלה. תיאורטי, זה לא הולך לקרות, אבל תיאורטית, תפעיל את המחשבה בעניין. גפני, אבל הוא לא גוף מפעיל. אבל אני יכול לקבל פרטים ממנו? כן. אני מודה לך. הממשלה קיבלה כמה החלטות במהלך שבוע הבא.

היא קיבלה החלטה ששדה התעופה הצבאי עובר לחצור, לא ממשיך לפעול בשדה דב. רשות התעופה האזרחית מתבקשת להפעיל את השדה הזה במשך שנתיים, להמשיך את הטיסות האזרחיות משדה דב לאילת, זה אפשרי? בבקשה. אני אתן סדר בדברים. אנחנו באמת הגוף הרגולטורי, זה שאמור לתת את הרישיון לשדה התעופה לפעול וכו', לפקח עליו, ומי שצריך להפעיל אותו זאת רשות שדות התעופה. כרגע רשות שדות התעופה נותנת שירותים על-פי אותו צו שהוזכר פה. הוא אמר את זה, שמענו. אבל הם נותנים שירותים מסוימים, הטרמינל, ניקיון, רחבות החניה וכו'. את השירותים התעופתיים, את שירותי הליבה, מגדל הפיקוח, כיבוי אש והצלה נותנים חיל האוויר,

ב-1 ביולי מה שצריך להיות זאת איזושהי תקופת התארגנות, זה תהליך שלוקח זמן. אני לא יודע להגיד אם זה חודש או שנה וחצי, אבל זה ללא ספק תהליך שלוקח זמן, וצריך למצוא פתרון.

עבודה מקצועית, גם ניהול מגדל פיקוח, גם ניהול מגדל תעבורה. הוא אומר שצריך לתאם. גם אם מחליטים שהצבא יוצא צריך לתאם את המשך הפעילות.

אבל יש מגדל פיקוח גם בחצור,

וגם בשדה דב, והם עובדים היום. זה לא קופי-פייסט. פקח שיודע לעבוד במגדל בן-גוריון לא יודע תוך יום לעבוד במגדל - - - ברמון. אני חייב לשאול שאלה מקצועית למרות שאני לא טייס. הממשלה לא יכולה להחליט שהפקח הזה שעכשיו בשדה דב מקבל צו סיפוח לעוד שנתיים. חצור ממשיך לעבוד, הוא שדה צבאי. תנו לי בבקשה להשלים את מה שאני אומר. בבקשה, תשלים. צריך לדאוג לתקופת הביניים. הפקח שעובד שם היום הוא פקח צבאי מבחינה מקצועית, כמובן שאין שום בעיה שימשיך. מבחינת התארגנות אני מבין לגמרי. זה ברור לגמרי. לא אמרתי שאם נתנו לו פקודה ב-2 ביולי להיות בחצור אז הוא לא יכול. אין שום בעיה שרשות שדות התעופה תפעיל את מגדל הפיקוח.

לוקח

מבחינה מקצועית אין שום בעיה שייקחו את השירותים שעושים, אבל צריך זמן התארגנות. יש פה את עניין השלביות וכו'. עזוב, הבנו. דודי, לי ברור שאנחנו לא הולכים למשהו פיראטי. אנחנו הולכים לנסות להגיע להסכמה עם הממשלה ועם כולם שאנחנו ממשיכים את הפעילות הזאת עד שיבנו, עד שיקבלו את האישורים. זה ברור לגמרי, זה לא שנה וחצי, זה לא חודש וחצי. אם אנחנו עושים את זה בהסכמה אז יהיה צריך להיות איזשהו מעבר שבתקופה הזאת השדה ממשיך לעבוד. אבל פה הפואנטה הכי חשובה כרגע לחידוד. בהנחת עבודה שעשינו את זה, צה"ל לכאורה מעביר את הפעילות שלו, הרי מה קורה? אבל, דודי, הוא לא חייב להעביר. הוא לא חייב להעביר. אז צריך את שלב הביניים. - - - אתם מתעסקים בנקודה הלא נכונה. כבר עברה. לדעתי בנקודה הזאת בואו נשאיר את זה מחוץ לעניין, בגלל זה החלטת צה"ל היא כזו. עזוב, הם התארגנו כבר. מה שחשוב, גם בחצור הרי יש מגדל פיקוח עם אותו פקח עם כובע, גם הוא מנחית 30 מטוסים, אז שהוא ינחית 32. לא מביאים עוד פקח אקסטרה, צריך להבין. לכן השאלה היא אם אפשר להמשיך עם הצבא, גם עם תחנת הכיבוי. הרי יש שם תחנת כיבוי.

אז אתה לא מביא עוד תחנת כיבוי רק בגלל שבאו עוד x מטוסים. לכן אני חושב שאם בסוף ההחלטה תתקבל אפשר להמשיך עם צה"ל, לרכוש ממנו את אותם שירותים לתקופת הביניים. הקפאת מצב. אסף זמיר, בבקשה. יש לי קודם כל שתי הערות מינהלתיות לפני שאני מתחיל.

הם לא יושבים שם עם כובע,

פקחים יושבים בלי כובע. סתם פקחים, אין להם כובע.

אני יצאתי לאילת בשבוע שעבר. אין שם כובע בתוך גדל הפיקוח. הטייס היה חרדי, מה זה בלי כובע? איזה חיל בלי כובע?

אני מקנא בך על הקטע שאתה יכול להגיד: הייתי בחדרים שאתה לא היית וראיתי דברים. אני הייתי בעיריית תל אביב עשר שנים, זה לא מעניין אף אחד, אי-אפשר להגיד את זה. אז כיף לך. אבל הייתי בעיריית תל אביב סגן יושב-ראש הוועדה המקומית לתכנון ובנייה - - גם את זה - - - לא יכול לומר. - - שאישרה את כל התוכניות האלטרנטיביות שהיו בשיתוף פעולה עם עיריית אילת, אז אני מומחה קטן ליכולת הסטטוטורית להעביר את זה, ואני רוצה להגיד לכם משהו. זאת השאלה החשובה שאנחנו דנים בה, ולא השאלה של איך נתפעל את השדה. כי אם מדינת ישראל תחליט שלא עוצרים השדה פעיל אז אם מדינת ישראל תחליט שלא עוצרים את תפעול השדה הוא לא יעצור, בין אם זה יהיה צה"ל, בין אם זאת תהיה רשות שדות התעופה, לדבר הזה יימצא פתרון. אבל השאלות שמפחידות אותנו, הבעלים הפרטיים, המינהל, הכסף, מה יממן את מעבר בסיסי צה"ל דרומה, זאת השאלה שצריך להסדיר. ולשאלה הזו יש שתי אופציות, אחת מהן נידונה פה ואחת מהן לא, ואלו שתי הדרכים היחידות שאנחנו יכולים ללכת בהן. אבל לפני זה אני רוצה להגיד משהו. אני רוצה להתחבר למה שיואב אמר. שבע שנים אני שומע את מאיר יצחק הלוי מדבר נגד הפינוי. שבע שנים שממשלת ישראל צריך להגיד את זה בכנות לא עשתה מילימטר לקדם רכבת מהירה תל אביב אילת, לא עשתה מילימטר לקדם את האלטרנטיבה של מסלולים בים שיכלו לפנות את כל הקרקע ולהנחית אנשים בתוך השדה, באף אלטרנטיבה לא התעסקו מילימטר. וזה שאנחנו מגיעים שבוע לפני זה על הראש של חלק מהאנשים שנמצאים כאן, אי-אפשר לברוח מהאחריות. אתה חדש פה, יש בכנסת - - - אני באמת חדש פה. רגע, תשמע ממני גם כן, אני לא מעיריית תל אביב. יש ועדת ביקורת פה בכנסת, את כל מה שאמרת עכשיו תביא לדיון שם. כבר יש דוח מבקר המדינה על הנושא. אבל אנחנו בבעיה אחרת, הגענו עכשיו לעשרה ימים לפני שסוגרים את השדה. גפני,

הכסף - - - אתה לא יכול להגיד ועדת ביקורת המדינה בלי להתייחס אליה. אני אסדר לך פגישה איתה.

אבל היו דיונים. לגבי המצב שנקלענו אליו, נקלענו לשתי מערכות בחירות בפרק זמן - - - נקלענו. נקלענו. נקלענו. לא בגללי נקלענו. לא בגללי.

בגללך, אתה הצבעת בעד וגם הוא. מה פתאום, בגללך. בגללך נקלענו.

אה, בגללי נקלענו?

הוא מתכוון שאם היית מביא רק - - - מנדטים לא היה מצב כזה.

אני מתנצל על הצלחתנו, הפעם אולי נעשה פחות. מי הצביע בעד פיזור הכנסת? הכי פחות אשם בזה שיש בחירות זה אני, אבל נניח לעניין הזה. לגבי הנושא הזה שאנחנו מצויים בו עכשיו, אנחנו מחפשים אחרי כל מה שקרה בכל ממשלות ישראל פתרון שב-1 ביולי השדה לא ייסגר. אז יש לי שני דברים לומר לך, אבל אני רוצה קודם משפט.

ואל תגיד שבגללי יהיו הבחירות בגלל שאז יהיה פה נאום של שנה. בגללך היו הבחירות. פעם הייתי בעד פינוי שדה דב, הייתי סגן ראש עיר צעיר, רציתי את הדירות, רציתי דיור בר-השגה, רציתי, והייתי בדיוק כמו אנשי האוצר, ואני מכיר חלק מהם שרצו. אבל אנחנו מדברים על - - - באיזונים שעשו תועלת ועלות אמרו שהתועלת גדולה יותר, אבל אז מה שקרה לי זה שהבנתי. ורק מי שהבין מלמטה באמת מה המשמעות של סגירת שדה דב לא

להגיד את הדברים שאומרים כבר כמה שבועות.

שכנעת אותי שלא לסגור את שדה דב. לא יכול להגיד שרק הוא יזוז, לא יכול להגיד שלא תהיה פגיעה. תהיה פגיעה ענקית ואי-אפשר יהיה לחזור אחורה, והנתון של הכסף הוא נתון שצובעים אותו סתם. גם בעירייה היו צובעים מקורות תקציביים לפרויקטים בעייתיים לדברים סופר סופר סקסיים, כי אז היה לא נעים לבטל אותם. היו אומרים: את זה נבטל, אבל בתמורה ניתן כסף לחד-הוריות. מה אכפת לי מאיפה אתם מביאים כסף למעבר בסיסי צה"ל דרומה? אז תביאו כסף ממקום אחר ותצבעו את זה למקור תקציבי שלא מעניין אף אחד. אבל את ההחלטה של עיריית תל אביב בוועדה המקומית, שמפנה את השטח הפרטי ונותנת את השטח הפרטי חזרה לבעלים ונותנת להם לבנות מה שהם רוצים, ובונה שדה קטן רק על השטח הציבורי, יכולה ממשלת ישראל לקדם באמצעות חקיקה שלנו שתגיד שאפשר לעשות איחוד וחלוקה גם על פרויקטים של תשתית לאומית. ברגע שמחוקקים חוק כזה אפשר לעבור ולחלק את השטח, ואז אף אחד לא נפגע. בוא נגיד שלא נתכנס ונחוקק, למרות שלדעתי יש להצעת החוק הזו רוב של 115 חברי כנסת לפי מה שראיתי פה בחודש האחרון, בוא נגיד שלא - - אל תבנה על זה. - - עדיין הכי מהר אני אומר לך את זה כמי שהיה בעיריית תל אביב עשר שנים הכי מהר שתראה דחפור אי פעם על השטח הזה זה שבע שנים.

על זה בדיוק אנחנו מדברים. סתם נגיד שש שנים, הכי מהר. ולכן גם אם לא מחוקקים מחדש וגם אם לא עושים איחוד וחלוקה אין שום בעיה להמשיך להפעיל.

תודה רבה. מנהל בית החולים יוספטל, ד"ר ברקוביץ, בבקשה. אנחנו צריכים להתכנס לסיכום. אתה בעד סגירת שדה דב? אתה שואל ברצינות? שואל ברצינות.

רק תסביר למה.

והשטח הוא שאנחנו צריכים לקיים שירותי בריאות באילת, שזה לא פשוט בכלל גם במצב הקיים. מה שהולך לקרות ב-1 ביולי מבחינת איך שאני רואה ומבין את השטח ואני חי אותו יום יום, אין לנו שום חלופה כרגע. כל מה שמספרים לי בימים האחרונים טלפונית לא עוגן אפילו במילה אחת כתובה. מספרים לי שיש מלא חלופות והתארגנויות והכל יהיה בסדר והכל יהיה ורוד והכל יהיה פנטסטי. מה יקרה אם יסגרו ב-1 ביולי?

ממשרד ראש הממשלה,

גם אם יש רעיון או רעיונות לייצר חלופות, צריך לזה זמן, כי כרגע אני לא רואה שום חלופות. אנחנו צריכים חלופות. נניח שאני מבין שהנושא חלוט, אני לא מצוי בצד המשפטי.

נניח שהנושא של סגירת שדה דב חלוט.

נניח שהוא חלוט. מה הולך לקרות יום אחרי זה? אז אני צריך חלופות. חלופות למה? נכון ל-1 ביולי אני לא יכול לקיים שירותי רפואה באילת, הודעתי את זה להנהלה. למה? תספר

כי לרופאים שלי אין דרך להגיע. אגיד לכם, מחצית מהשירות הרפואי באילת נסמכת על רופאים שמגיעים מאזור תל אביב. שהודיעו שכבר לא יגיעו. לא שהודיעו שלא יגיעו, שלא מסוגלים להגיע מאחר שאין להם טיסות. פיזית אין להם טיסות להגיע. אז הם לא יגיעו.

זה אומר שרופא גסטרו שצריך להגיע שש פעמים לא יכול להגיע,

יש לי 60 כאלה, יש לי רפואת עור, ויש לי רפואת גסטרו שזה 72 פעולות שאני נאלץ לבטל. אני עוד מחזיק את זה לראות אולי בשבוע הבא משהו יקרה כדי לא לבטל את זה. אלו אנשים שצריכים לעשות שלושה ימי הכנה לפני כל בדיקה. חבר'ה, זה חיים של אנשים. 72 האנשים האלה אם הם לא יעשו בדיקת גסטרו הם נדחים לפחות בשלושה חודשים, כי אין לי דרך אחרת לעשות להם את הבדיקות או שאני צריך להסיע אותם צפונה. אין לי עם מה להסיע אותם צפונה. מה שאתה אומר, אם אני מבין נכון, אתה מדבר על זה שסגירת שדה דב יכולה לגרום לפיקוח נפש. חד-משמעית.

זה בדיוק העניין, הרב גפני. זה בדיוק העניין, זה פיקוח נפש.

חד-משמעית, אם לא אמרתי את זה מספיק חזק. משני היבטים, גם אלה שצריכים טיפול בתל אביב וגם רופאים. רבותיי, תודה. אני מודה לך, היית מאוד אטרקטיבי. חברת הכנסת קרן ברק, בקצרה.

כי אין לי הרבה מה להוסיף, אלא את הפן האישי שלי. קודם כל, נאמר פה שהיו אין ספור החלטות ממשלה. לפי מה שאני מבינה נעשתה החלטת ממשלה אחת בשנת 2012, ומאז לא התקבלה שום החלטת ממשלה נוספת. התחלפו ממשלות ובעצם לא התקבלה עוד החלטת ממשלה. זה בסדר גמור שאנחנו כאן חברי כנסת שבע שנים אחרי אומרים שהחלטת הממשלה משנת 2012 - - - יש מה-4 בינואר 2015 החלטה מס' 2392. שמה?

יש החלטה משנה שעברה מ-2018. מה הן אומרות? ההחלטה לפינוי נעשתה פעם אחת, וגם היא בכפוף להתקדמות במקביל לתכנון הקרקע ובמקביל וביחד בשיתוף פעולה. היו החלטות ממשלה נוספות. ולכן אנחנו יושבים פה חברי כנסת, כמו שאתם רואים,

רק רגע, שנייה, קרן. זה שמשרד האוצר מתערב בעניין הזה, הוא רוצה כסף,

ואני מכבד את זה, אבל למה את מתערבת? למה משרד הביטחון צריך להיות צד בעניין נגד כל הציבור?

- - - גפני, אני רוצה לענות לך על השאלה במקומה. איננו נגד הציבור ואין לנו עמדה מה ייעשה בשטח לאחר הפינוי.

אבל למה את מתערבת בעניין הזה? גפני, אני רוצה לענות ברשותך בשם הגב'. למה אתה עונה? כי אני יכול לומר לך שלפני שנכנסתי לדיון היו כמה קצינים בכירים בצה"ל שדיברו שונה ממה שהיא אומרת, אבל יש הבדל אחד.

כן. אם היא לא תגיד מה שצריך פה עכשיו אגף תקציבים יודע להתנקם היטב, אני חושב שחווית את זה, כמה נקמות - - - לגבי אגף התקציבים הוא צודק. לגבי אגף התקציבים אני נותן לה חסינות. אז אל תשים אותה בסיטואציה שמסכנת את המשך עבודתה המשותפת והפורייה עם אגף התקציבים. אתה צודק. האמת היא שלא חשבתי על זה. אז עניתי בשמך, אל תודי לי על זה. אני עובר את זה יום יום, חבר הכנסת מיקי. גם אני הייתי חבר ועדת הכספים ארבע שנים ועברתי את זה. אני כראש עיר עובר את זה יום יום, אני אומר לך, כולל בשבוע האחרון.

בבקשה, רבותיי, אני רוצה לסכם את הדיון. בעוונותיי הרבים גם אני התגוררתי והייתי תושבת אילת בעברי, והיום אני תושבת תל אביב. מה שהציג פה מנכ"ל משרד התיירות, שזאת בחירה בין אסון לאומי לבין חורבן, זה בדיוק מה שהולך לקרות. אנחנו מדברים פה, תושבי אילת, על החולים, על התושבים עצמם, על החיבור לתל אביב. אבל לא רק כל תושבי אילת, גם אנחנו אזרחי מדינת ישראל, שהעיר אילת היא עיר התיירות העיקרית שלנו, מגיעים לשדה דב וטסים לאילת תדיר. אני לא רוצה לספר לכם מה קרה לערי תיירות אחרות שהוזנחו בשנים האחרונות. אני בתור ילדה הייתי נוסעת לטבריה ולאילת אותו דבר, ותראו איך טבריה נראית היום ואיך אילת בזכות המשאבים שהשקיעו באילת. עזבו רגע את תושבי אילת, אנחנו כאזרחי המדינה, החיבור הזה שלנו להגיע לאילת הוא קריטי.

אם אני כתושבת תל אביב צריכה לנסוע לנתב"ג אני כבר לא אסע לאילת, אני אסע לחוץ לארץ. ברגע שאני אגיע לשערי נתב"ג, לאילת אני כבר לא אסע. זה או שאני נוסעת ברכב או שאני נוסעת בשדה דב, וכמוני רוב האזרחים. אם אנחנו רוצים לשמור על אזרחי מדינת ישראל שיהיה להם אזור תיירות כמו אילת, שהוא אזור מפואר, אנחנו חייבים לשמור על הציר הזה. בכל העולם פותחים שדות תעופה, בכל העולם פר נפש פותחים שדות תעופה, רק במדינת ישראל סוגרים שדות תעופה. אני לא חושבת שאת השדה הזה צריך לסגור. אני חושבת שצריך להשאיר את הפתרון של מסלול אחד, ומבחינתי שייפתחו עוד שדות תעופה, אבל בוודאי שלא ייסגרו. וכמובן שהמסלול המהיר וכמובן שרכבת וכל התשתיות האלה, אבל לפני שמנתקים את העיר הזאת מהאזרחים. זה מה שיש היום. תודה רבה. אמיר חייק, משפט.

אז אני לא אדבר על הנזק לעסקים באילת, אני לא אדבר על הנזק לתיירות באילת, אני לא אדבר על השקעות המיליארדים שהשקענו שם ושמגיעים לסכנה. אדוני היושב-ראש, חברי כנסת נכבדים, אנחנו מדברים פה על נושא שיש מסביבו משיכת זמן. המדינה הזו הרי יכולה לגרום גם למטאטא לירות, אבל היא מספרת לנו סיפורים על כך שכדי להשאיר את השדה צריך היערכות מחודשת של שנה וחצי. תפסיקו למרוח אותנו. אין שום סיבה לא לקבל החלטה בכנסת הזו, שבאמת כל סיעות הבית, אין אחת שחושבת אחרת, פועלות לכיוון הזה. אין שום סיבה לא לעשות את זה, לקבל את ההחלטה ולהשאיר את השדה על כנו, ושהצבא ישאיר שם זקיף,

תודה רבה. חברת הכנסת מאי גולן. אעשה את זה מאוד קצר, אדוני היושב-ראש, נאמר פה באמת הכל. נקודה קטנה שאני רוצה לגעת בה בתור מי שאני מייצגת ומאיפה שאני באה. דיברה כאן החולה האונקולוגית, שתהיה לה רפואה שלמה, על הציניות שבכתבה של התקשורת, אז אני רוצה לדבר על עוד נופך של ציניות שקורה כאן. תראה, אני מדברת בתור תל אביבית מצויה,

אני חברת הכנסת הצעירה ביותר היום בכנסת, ואני רוצה לדבר על מה הצעירים מרגישים לנוכח הדבר הזה, כי זה לא מדובר. מדברים בעיקר על מה זה יעשה, באמת בצדק, למבוגרים,

אבל הציניות שמדינת ישראל שולחת את הצעירים שלנו היום להתיישב בארץ, לדרום,

הרי רוצים שלא תהיה פה מדינת תל אביב, כל הזמן מדברים על הבועה הזאת, נכון? ויש בועה כזאת. הנה, אני אומרת את זה חד-משמעית. בועת תל אביבית מנותקת, מתנשאת, אליטיסטית, שלא קשורה אסף, אולי למרות העשר שנים שלך בעיריית תל אביב אתה חושב שאני קצת צודקת. אולי אני לא אליטיסטי, אולי אני לא בבועה. כן, בועה. אני אגיד בועה. אני ארשה לעצמי להגיד בועה בתור חלק - - - נראה לי שאתה מייצג אותה. אתמול עברתי שם, הרגשתי ככה, כאילו אני במדינה אחרת.

היינו הולכים לאכול איזה קיגל. - - - הרגשתי שאני במדינה אחרת, עברתי בלי דרכון. חבר'ה, אדוני היושב-ראש, תנו לי עוד חצי דקה. בתור חלק פריפריאלי של תל אביב שלא מרגיש חלק מהבועה הזאת, מדרום תל אביב, אני אומרת לכם ככה, אם אנחנו חותכים קו אני, הנה בהמשך לדברים של חברת הכנסת ברק גם אני לא אטוס. לא רק לא אטוס לתיירות, לא אטוס לכנסים, לא אטוס לישיבות,

אתם מנתקים, הממשלה הזאת מנתקת את העיר.

אל תגידי את זה. - - - הנה, ואני מעבירה ביקורת על חלק מהממשלה. למה לא להגיד את זה? זה מחדל של הממשלה. מכיוון שאנחנו רוצים

שלא תגידו שאצלנו זה ככה כולם חיילים, כולם אומרים את מה שיש להם. אתם רואים, בליכוד יש דעה לכל אחד מחברי הכנסת, חברת הכנסת, כפי שאתם אומרים עלינו כל הזמן שמה שביבי אומר אנחנו עושים. קודם כול, אין בעיה להעביר ביקורת גם על התנהלות הממשלה שאנחנו נמצאים בה,

התעוררתם באופוזיציה.

- - - חבר'ה, אני לא הפרעתי לאף אחד. כמו שניהלת ביד רמה את פיזור הכנסת,

לכו לראש הממשלה,

ישיבה ותטפלו בזה.

אני רוצה לחדד לחבריי משהו אחד. אם יש מישהו שכן יכול לפתור את זה וכנראה גם כן יפתור את זה זה רק אחד,

אני רוצה לסיים במשפט,

אני יודע שמתקיימים דיונים גם בממשלה, ואני מתכוון לדבר עם ראש

אני לא רוצה שזה יכנס לוויכוח ושזה יהיה ויכוח של קואליציה ואופוזיציה, מה גם שאנחנו לא יודעים מי הקואליציה ומי האופוזיציה.

אנחנו יודעים שיש שלטון של זה - - - בכל מקרה אתם תהיו בקואליציה. גפני, תירגע. זה השלב שאני אומר לך להירגע. - - - אתה בקואליציה. וגם אם יבואו אליך כחול לבן אחר כך ויציעו לך כל הצעה שהם לא יציעו לך תגיד להם: תודה רבה, אני בקואליציה עם - - - .

אבל אני רק אחדש לך משהו לגבי מה שאמר מיקי. את לא יודעת מה

עוד מעט תביני שבכחול לבן גם לא מדברים על דעת עצמם סתם,

לא מדברים.

יש דברים, מקבלים הנחיות, מדברים. תשלימי, בבקשה, חברת הכנסת הכי צעירה. אתם מפריעים לה לסיים. אתה רואה מה זה, בגלל זה הם מרשים לעצמם ככה. אתה לא שומר על הזכויות שלי. אני רק רוצה להגיד לך משהו לגבי חברת הכנסת הצעירה. יש לו ניסיון מר עם הצעירות בוועדת הכספים. תיקחי בחשבון שכשאני באתי לכנסת הייתי גם הצעיר, וזה עבר לי מהר.

אני מנסה עוד למשוך את זה. אסיים במשפט אחרון. אני מדברת על ציניות של מדינה והנה, אני מדברת בשם כולם שמדברת על ציונות, שמדברת על התיישבות, ובפועל רוצה להמשיך לקיים את הבועה המרכזניקית הזאת, וזו הבעיה החמורה. ואני אסיים רק בזה שהייתי בסיור, כמו הרבה מחבריי לסיעה, ויש מתווה ויש פתרון, וכל דבר אחר שאומרים זאת המתלה, זו עבודה בעיניים. אין לי מושג מה המניעים, מה הסיבות, מה הרצון לעשות דבר כזה. יש פתרון ואפשר לפתור את הנושא הזה, ושדה דב לא צריך להיסגר,

ד"ר שוקי אמרני. אני מבקש מכולם, עכשיו אני רוצה לסכם. איך נביא את המסתננים מאילת לתל אביב?

נוציא אותם מהארץ,

לא נביא אותם לשום מקום בארץ. עד שהוא יביא אותם לתל אביב אתה רוצה להחזיר אותם לאילת? לא להפריע, אני רוצה לסכם תכף. ד"ר שוקי אמרני, בבקשה, בקצרה. תודה רבה. מניסיוני גם כמנכ"ל משרד הפנים, גם כיושב-ראש המועצה הארצית לתכנון ובנייה, יו"ר ועדה מחוזית, יו"ר הוות"ל וגם יו"ר הוועדה המקומית נתב"ג, אני אומר שעצם הדיון הזה כאן והדברים שנאמרים כאן באופן שהם נאמרים, חוסר הוודאות לגבי תשובות מסוימות, והשאלות שעולות, שחלקן הן ללא מענה מספק, הם בעצמם עדות לכך שיש צורך לבחון את הנושא הזה אולי בהיבטים המקצועיים כדי לתת תשובות לאותן שאלות שעולות כאן. המרכיב השני שהייתי רוצה לציין, ואני חושב שכאזרח מהשורה כשאני יושב ומסתכל על הדברים, אם יש כאן תמימות דעים של חברי כנסת שמייצגים את רצון הציבור ולפני כמה ימים התפרסמה מודעה של מעל 80 ראשי רשויות מקומיות שתומכים, ועשיתי בדיקה קטנה ומסתבר שהם מייצגים 4 מיליון אזרחים אז אני אומר שאם כאן מדובר בזכות וברצון הציבור, ובכל מה שקשור בנושא הדמוקרטי, ראוי לפחות לבחון את הנושא הזה כדי לתת תשובות. כדי שגם אלה שתומכים יקבלו את אותה תשתית גם מקצועית וגם מוסרית וגם ערכית לעשות מהלך כזה שיש בו היבטים אסטרטגיים מהמעלה הראשונה בכל מה שקשור לאינטרס הלאומי של מדינת ישראל.

רשות מקרקעי ישראל. אגיד בקצרה. קודם כול אני רוצה להבהיר, אנחנו לא מקדמים את התכנון בשדה דב כי אנחנו חייבים בגלל הפרטיים, אנחנו חושבים שנכון לפנות את שדה דב.

ברצועה על חוף ימה של תל אביב באורך שני קילומטר. שדה דב הוא שדה יחסית מיושן,

אורך המסלול שלו לא עומד בתקינה הנוכחית. אני לא איש תעופה, אבל זה לא שדה תעופה שהוא המזור לצרכים הבין-לאומיים והאחרים של ישראל. התוכנית שמחליפה אותו היא תוכנית שזכתה לשבחים מכל חברי הוועדה המחוזית, היא הופקדה בפועל לפני כמה חודשים. אני לומד מכם כל הזמן. באמת, לא ידעתי קודם. במקום להגיד משפט אחד, אנחנו רוצים כסף, עכשיו אתה מסביר לנו באריכות כמה זה חשוב.

אתה לא צריך להגיע, אני יודע. אני בטוח שזה מעניין אתכם, אתם ועדת הכספים, אז על כסף - - - על מה?

אבל אתם הורסים את אילת. אתה יודע איזה נזק כלכלי ייגרם למדינת ישראל בעניין הזה? תרוויח עכשיו כסף, אבל תפסיד את כל הכלכלה שם.

יש לנו נתונים, אני רק אגיד אם תאפשרו לי. ואת הנזק אי-אפשר לתקן. סליחה, רק קריאת ביניים.

אתה היושב-ראש, אתה מחליט. אבל עכשיו הוא לא מהאוצר, הוא מהמינהל. יש דבר אחד יותר גרוע מאגף תקציבים. זה המינהל.

אז מה תגיד על מי שהפך מאגף תקציבים למינהל,

אוי ואבוי, זה כבר אסון אחח. בבקשה, צחי. היית באגף תקציבים והשתדרגת.

אפשר לטוס לקפריסין, לנסוע באונייה לתל אביב, ולהגיע לפני

זה נכון. בבקשה, צחי. הפקדנו לפני חודשיים תוכנית שכוללת 16,000 יחידות דיור, חצי מיליון מטר מסחר ותעסוקה, 3,700 חדרי מלון. התוכנית הכי מתקדמת מבחינה ירוקה שנהגתה פה. כמעט חצי מהתוכנית הוא דיור בר-השגה. אין לנו מספרים כאלה בתל אביב. מה מקודם עכשיו, צחי? תגיד לוועדה מה מקודם עכשיו, צחי. מאיר, אני לא עונה לשאלות. תגיד להם את הדברים, תגיד להם את האמת. מה מקודם עכשיו? תספר להם את האמת. למה אתה זורה חול בעיניהם? מאיר, בוא, אני צריך לסיים. תספר מה מקודם עכשיו. די, הלאה. גם אם הם קיבלו הקלות בקרבה לקו החוף. תספר על גוש שמקודם עכשיו. מאיר, אני לא יכול להמשיך.

3,700 חדרי מלון לצד תוכנית 3,700 שמקדמת עיריית תל אביב. מדובר בכ-30,000 יחידות דיור בצפון העיר תל אביב שיש להן השפעה טקטונית על שוק הדיור. בשנתיים האחרונות, בעקבות העבודה של מינהל התכנון, רשות מקרקעי ישראל, משרד השיכון ומשרד האוצר, הצלחנו לרסן את עליות המחירים שלפני זה היו כ-10% לשנה, כ-6% לשנה. היינו בירידת מחירים. בשלושת החודשים האחרונים מחירי הדיור לפי נתוני למ"ס עלו ב-1.5%. להחלטה שלא בונים 16,000 יחידות דיור ותוכניות אחרות במרכזן דרום גלילות שנאלץ למשוך בסביבה, כי הן אינן תואמות הישארות של שדה יש השפעה מז'ורית על שוק הדיור ועל פעילות הממשלה בשוק הדיור. נאמר פה שההחלטה לפנות את שדה דב היא פזיזה. היא החלטה לא פזיזה. היא התקבלה פעם ראשונה בשנת 1961 בזמנו על ידי סגן שר הביטחון שמעון פרס, היא התקבלה אחרי ההסכמים הפרטיים ב-2007, אותה החלטה - - - אליה חברת הכנסת פארן בשנת 2012, שוב ב-2015, שוב ב-2018 בממשלה; כאשר כל השיקולים נשקלו. לעניין הכספים ששאלת, חבר הכנסת גפני. 70% ממקרקעי תוכנית שדה דב הם בבעלות מדינת ישראל, ואמורים להגיע אל מדינת ישראל, רק כ-30% הם פרטיים. כמו שציין פה דניאל מהאוצר, הכספים האלה נועדו בשלב הראשון לממן כמימון ביניים את העתקת מחנות צה"ל לנגב. אבל לא הבנתי במה זה פוגע ביטחונית. אני אסביר לך אחר כך, כבר אמרו את זה המון פעמים. אם תרצי אסביר למה השלביות מפריעה.

חצי דקה, ברשותכם. 70% מגיעים אלינו. ברור, אמרת. 30% לפרטיים. בחקיקה שלכם לגבי הפגיעה הכלכלית צריך לומר עוד דבר. בחקיקה של הכנסת, לא של ועדת הכספים, של ועדת הפנים, נקבע שהפרטיים זכאים החל מאפריל 2017 עד אפריל 2017 נדחה הפינוי בהסכמה מאפריל 2017 המדינה כפתה על הפרטיים את דחיית הפינוי והיא מחויבת לשלם להם בגין השימוש בקרקע. התביעה שהם הגישו כרגע היא לפי 150 מיליון לשנה, זה גם הרבה מאוד כסף. בכל מתווה עד הפסקת השימוש בקרקע שלהם, גם אם הם מקבלים קרקע, המדינה תשלם להם לפי תביעתם 150 מיליון שקל, ויכול להיות שבסוף - - - אבל המדינה לא הסכימה להערכה של ה-150 מיליון שקלים.

הפסקת אותי באמצע. זאת התביעה שלהם 150 מיליון שקל.

אנחנו נטען שזה קצת פחות, אבל אני לא אביע - - - אבל למה אתה לא אומר את הכול? אמיר, לא אמרתי לך מה להגיד, ואני מבקש שלא תכניס לי מילים לפה. אני מכבד אותך. צחי, אפשר להגיע

אני לא נותן לו יותר. לגבי שאלת השלביות. כלל תוכניות השלביות שעולות ויורדות הייתה תוכנית אגף התנועה בעיריית תל אביב על 4,000 יחידות דיור, אחרי זה הייתה תוכנית של 8,000 יחידות דיור שכן עשה אגף מהנדס העיר ללא מהנדס העיר עצמו, לא עם הצוות שעובד על התוכנית שלנו,

צחי, אתה מתנגד לשינוי בהחלטה. התוכניות האלה עלו וירדו. כרגע עולה איזה רעיון של שלביות. אני רק רוצה לומר דבר אחד על רעיון השלביות, יש לנו הרבה מאוד מה להגיד עליו. אנחנו כמובן נגיד את זה קודם בתוך הממשלה, נתבקשנו להגיב. תוכניות שלביות של להשאיר שדה תעופה לצד בינוי, מה שמציעה כרגע עיריית תל אביב, זאת תוכנית אחרת. צריך להתייחס לאותו שדה שנשאר והבינוי שאתה עושה לידו. אתם חברי הכנסת מרבים להלין על הוותמ"ל ועל אופן התכנון בו,

להגיד בוועדה המקומית בתל אביב שאמרו: אנחנו חושבים שאפשר להשאיר שדה בלי לבדוק את המשמעויות של זיהום אוויר לפי חוק אוויר נקי, בלי לבדוק משמעויות רעש, בלי לבדוק משמעויות גבהים - - תודה רבה. אין לי כוח יותר,

בסדר, הבנו את זה. מילה אחרונה. מה מילה?

אנחנו צריכים את הקרקע עכשיו, אנחנו - - - אני יודע שאתם צריכים. אתם צריכים את כל הקרקעות בכל הארץ.

הקרקע לא תעמוד ריקה דקה אחת - - - לא תעמוד. איך היא לא תעמוד ריקה? נו, חבר'ה, באמת. - - - תסביר איך היא לא תעמוד ריקה. תסביר, תסביר. אין מה להסביר, ריבונו של עולם.

- - - ברור שהיא תעמוד ריקה - - - אני רוצה להבין איך. מוישה, שאלה, ברשותך. נקודה חשובה מאוד, זה כל הדיון. תסביר לנו למה הקרקע לא תעמוד ריקה.

ברגע שמופסקת הפעילות ב-1 ביולי יש כמה חודשים שבהם משרד הביטחון בחלק הצבאי, שהוא החלק הארי של השדה, והחברה לשירותי איכות הסביבה מטעמנו מבצעים עבודות של פירוק השדה. משרד הביטחון לפי ההסכמים אמור לגמור את זה תוך ארבעה-חמישה חודשים עד סוף חודש נובמבר.

השדה זמין לנו כגורם מפתח החל מחודש נובמבר. נגיד פירקתם, אז מה קורה?

אפשר לא לרצות לשמוע, אבל תקשיב.

תודה רבה. מספיק כבר. ד"ר ורבין ממכבי שירותי בריאות. אבל, מוישה, זאת שאלת המפתח.

איזו שאלה? הם יבואו לממשלה והם יגידו שמוכרחים עכשיו כמה חודשים כי צריכים לעבוד שם. מה שהם עובדים במקום אחר שנתיים, פה הם רוצים לעבוד ארבעה חודשים. אבל הוא יודע שאת ההיתר לפחות לוקח ארבע-חמש שנים במקרה הטוב. תסביר לנו בזמן הזה מה תעשה שם.

אני לא חושב שארבע שנים, חבר הכנסת - - - כמה נראה לך? לא ארבע שנים היתר, אבל אני אסביר. 20 שנה הייתי בעירייה, יכול להיות שאתה מבין יותר, אז כנראה שתחדש לנו משהו שאנחנו לא יודעים. ייקח הרבה זמן ההיתר הראשון, עוד אין תב"ע מאושרת.

ארבעה חודשים יש לעבודות הפירוק של משרד הביטחון, זה מה שניתן לו. לפי הסקר ההיסטורי שאושר להפקדה במסגרת התוכנית המתארית יש זיהומי קרקע משמעותיים בשדה. הליך הבדיקה, מה שנקרא הליך הדיגום, 500 נקודות בכל רחבי השדה, כולל בשטח המסלול למי ששואל, ייקח בין שלושה חודשים לחצי שנה, תלוי כמובן - - - אני קבלן,

שנתיים ייקח לך,

על אחת כמה וכמה, אתה רק מחזק את מה שאני אומר. אבל נגיד שייקח רק שלושה חודשים-חצי שנה, אם ייקח שנתיים זה על אחת כמה וכמה. דודי, איתו לא תגיע להסכמה, זה רק עם ראש הממשלה. אני רוצה להבין את הטיעון. צחי, חודשיים, נו, הלאה.

תוכנית הדיגום הזאת מאושרת על ידי המשרד להגנת הסביבה, אפשר להתחיל בה ברגע שגומרים את הפירוקים. לאחר מכן ביצוע הטיהור בפועל וכניסה לעבודות הפיתוח. איזה עבודות? עבודות הפיתוח. אבל אין לך היתרים. אין לך תב"ע. אין לך תב"ע. חבר הכנסת אמסלם, אני אסביר הכול.

צחי, אין לך יותר רשות דיבור, מספיק. מאיר, מספיק. איך תעשה עבודות אם אין לך היתרי בנייה? אתה יודע איך העסק ייראה? זו השאלה. - - - אולי העירייה תרצה לשנות? ד"ר ורבין ממכבי, בבקשה, בקצרה. במכבי שירותי בריאות שירותי הרפואה בעיר אילת מסופקים על ידי מחוז המרכז בגלל הימצאות שדה דב בעיר תל אביב. הדבר מאפשר לנו להטיס 40 רופאים בחודש לעיר, ולהטיס כ-2,500 ממבוטחי הקופה למרכז לקבלת שירותי רפואה במהלך השנה. כמובן שחלקם מגיעים אחת לשבוע, כמה פעמים בשבוע או על-פי הצורך. מהרגע שהודיעו שעומדים לסגור את שדה דב קיבלנו אחד אחרי השני הודעות מהרופאים שברגע סגירת שדה התעופה הם מפסיקים לרדת לעיר אילת לעבודה.

מה שסיפרה קודם תושבת העיר זה רופא של הקופה שלנו. עם כל המאמצים ניסינו להשאיר אותו, הוא עובד 15 שנה, רופא מאוד ידוע, מאוד מבוקש, שמציונות אמיתית במשך 15 שנה נוסע לעיר לעבודה. ועכשיו המרחק ושינוי השדה גם בעיר אילת וגם בתל אביב לא מאפשר לו להמשיך לנסוע לעיר, וכמוהו גם לאחרים. זה פיקוח נפש, אדוני היושב-ראש,

ופה אנשים - - - תודה רבה. גם הרופאים שהם לא רופאים עצמאיים שלנו בקופה הם רופאים בהסכמים ביחד עם בית חולים איכילוב. רוב שירותי הרפואה שהמטופלים של הקופה שלנו צורכים הם בתוך בית חולים איכילוב בגלל הקרבה לשדה. סגירת הפעילות של שדה התעופה מבחינתנו היא

משמעותית שאנחנו כבר מתמודדים איתה.

ד"ר גינת, ראש המועצה האזורית חבל אילות, משפט ואני מסכם. מסכים מאוד עם מה שנאמר פה יחד עם אילת, חברת הכנסת מאי, תודה רבה,

אני אגיד כמה מלים. פריפריה, ציונות, התיישבות, חלוציות, תיירות, הרבה מאוד עם משרד התיירות. אנחנו 5,000 תושבים בחבל אילות שנעזרים בכל השירותים והתחבורה של שדה דב. כל הפגיעות שיהיו באילת יהיו פגיעות גם בנו כשאנחנו בצד, הפריפריה של הפריפריה, וזה יהיה רע מאוד. תודה רבה.

לגבי הנושא הכללי האם צריך לסגור את שדה דב או שלא צריך לסגור את שדה דב, זה לא הדיון שלנו, אנחנו לא יכולים לקיים את הדיון הזה על רגל אחת. אנחנו מבקשים מראש הממשלה דבר אחד ואני מתכוון לעשות ישיבה בשבוע הבא אנחנו מבקשים לדחות את הסגירה בכמה זמן שהוא ירצה. הוא ירצה לדחות את הסגירה כל עוד שאין עדיין את האישורים, אז זה הכי טוב; רוצה לדחות את זה עד ינואר, עד סוף שנת 2019,

מבקשים לקבל החלטה ציבורית מהסוג הזה מה עושים הלאה. לא דנים עכשיו לגבי עניין הסגירה של שדה דב והדיון המשפטי שמתקיים בבג"ץ, אנחנו לא דוחים את כל הדבר הזה, אנחנו רק מבקשים לדחות את הסגירה. שהסגירה תידחה עד שהכנסת תתכנס, תהיה ממשלה, והממשלה תשב על המדוכה. רק להגיד משפט אחד, זה חשוב. בזמן הזה שיוחלט על הדחייה זה זמן מצוין לגורמי המקצוע לייצר תוכנית חלופית לסגירת שדה דב ואיך עושים את זה בהדרגה לפי הדברים שדיברנו עליהם, לפי שלבים.

זה אחלה זמן, לתעל אותו לטובת העניין הזה,

אני יודע שיש דיון אצל ראש הממשלה. אני לא סתם יודע, יש דיון אצל ראש הממשלה. הדחייה הזאת היא קריטית מכיוון שאתם נציגי המשרדים שמעתם את הנזק הגדול שיכול להיגרם ואת הנושא של פיקוח נפש שיש בעניין, ולכן צריך להסכים לדחייה. למה אתם צוחקים עליי? בסך הכול אני לא מבין כלום, אתם הרי מבינים. זה הרי ברור לגמרי. מי יכול לצחוק עליך?

אחרי ששמעתי את גילי החולה הייתי בוכה לא צוחק. בוכה. אנחנו יודעים שאנחנו מדברים בפיקוח נפש. נעזוב את כל הנושא הכלכלי, אתם פשוט הורסים את המדינה. אף מדינה בעולם לא הייתה עושה דבר כזה, לקחת נקודה כזאת קריטית מבחינה מדינית וביטחונית ולסגור אותה. הרי זאת תהיה התוצאה, זה יהיה במשמרת שלנו.

המציאות הזאת אני לא אומר לדחות את הטענות שלכם, אני לא אומר שאין בעיות משפטיות. אני רותח מזעם על זה שהמנהלים מטעם בית המשפט לא באו לכאן. הם הוציאו גם הודעה שהם לא רוצים דיון פופוליסטי. הם מחפשים כנסת אחרת כמו שהיה מישהו שחיפש עם אחר. עם כל הכבוד, זה המקום שבו צריך להחליט. הם יבואו לפה לוועדה בשלב כזה או אחר ואני לא מתכוון לשחק איתם. לא רוצים לבוא לא צריך. זאת אומרת שאין להם טיעונים חזקים. הם מפחדים שתשאל אותם מיהם בעלי הקרקעות, מזה הם מפחדים. לא להפריע לי בסיכום. אנחנו נפנה לראש הממשלה ונפנה לשר הביטחון שהוא ראש הממשלה, ואני אדבר עם המנכ"ל, אני מבקש דחייה. אני לא מבקש את כל הדברים מסביב. תדעו לכם שבסופו של דבר אם אתם תלכו כך נגדנו, שזה כל המפלגות בכנסת, יגיע יום שבו לכנסת יהיה את הכוח חזרה כמו שהיה לה תמיד, ואז נראה אתכם, האם יש רווח. אתם תבקשו פה קיצוצים, משרד האוצר, קיצוצים על המשטרה ועל תבואו לפה, נגיד לכם את מה שאתם אומרים לנו. מה אנחנו מבקשים? אנחנו מבקשים פה איזה דבר לא הגיוני? ביום שלישי, בעזרת השם, ב-10:30 תתכנס הוועדה חזרה פעם נוספת. אני מבקש ממשרד הביטחון, אם אלו דיונים חסויים אנחנו נעשה את זה - - - למה לא יום שני? יש כבר פגישה. ולקבל את המסמך, בבקשה, שהעברתם לשר. אם תגידו שצריך ישיבה חסויה נעשה ישיבה חסויה.

במידה שלא, אני מבקש שתבואו לישיבה הזאת שנקיים, נראה איך אנחנו מקיימים אותה, ואני רוצה התייחסות לנקודה האחת, האם אפשר לקבל דחייה לפחות עד שהכנסת מתכנסת ויש ממשלה.

ואם לא, זאת אומרת שאתם עם לב רחב יותר להגיד: עד שמתחילים לעבוד שם. עד שמתחילים לעבוד שם זה הופך להיות פיל לבן, ולכן צריך לאפשר את הפעלת השדה. אגב, זה היה בהרצליה. בהרצליה גם הוחלט על פינוי שדה התעופה, ואפשרו כל עוד שלא היה אישור. אתה יכול לחזור על הסיכום? כי הם שכחו מהסיכום.

הרצת להם הרצאה. תאמין לי, הם היחידים שזוכרים. ועדת הכספים, מה רוצה? ועדת הכספים מבקשת דחייה של סגירת ה-1 ביולי, לדחות את זה מינימום עד ה-1 בינואר.

הכתבנו את הכותרת. את זה אנחנו מבקשים. וכמובן, אם אפשר יותר אז יותר. אני רק רוצה להגיד לגבי הנושא של מבוא מודיעים שהייתה שם שריפה. בממשלה דנים אצל ראש הממשלה בעניין הזה של פיצוי. לא יהיה פיצוי אחר אלא החלטת ממשלה. הממשלה אמורה לקבל החלטה על פיצוי לתושבים במבוא מודיעים.

הם מקיימים את הדיונים האלה באופן אינטנסיבי. קיוויתי שלפני הישיבה היום אני אוכל לבשר שקיבלו החלטה, אבל עדיין לא קיבלו. מדובר על משהו שבין 60 ל-85 מיליון שקל, שאת זה צריך לעשות, ואני אודיע לוועדה ברגע שזה יקרה. תודה רבה. הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 12:47.